אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה הראשונה בין הכנסים. על סדר-היום פרק כ"ב תכנון ובנייה, בחלק של התכנון ובנייה, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612). זה במסגרת חוק ההסדרים. אנחנו היום נדון בסעיפים בין 89 ל-91. אני רוצה לומר כמה מילים. קודם כל שיהיה לכולם קיץ טוב ובריא ושנזכה כולנו לשנים ארוכות וטובות כמו שקוראים לזה. ההתכנסות שלנו בנושאים הללו, מבחינתי יש לה מטרה אחת: טיפול במשבר הדיור, טיפול במצוקת הדיור, טיפול בהורדת מחירי הדיור. הכול משתלב אחד בשני. לנושא הזה יש שלושה או ארבעה מקומות, שותפות. אתם יודעים, בדרך כלל אצלנו אוהבים תמיד שאלה שאחראים על משהו אחד, תמיד אוהבים לייעץ על דבר אחר. מה שהם צריכים לעשות, זה פחות. אלה שמתעסקים בעניין השני אוהבים להגיד לשלישי מה לעשות. אני אגיד קודם כל מי האבות של העניין. אנחנו סיימנו לא מזמן שלוש האבות וארבע האימהות, אז אני אגיד פחות או יותר מה אני רואה כאן בעניין הזה. הנושא הזה של התכנון והרישוי הוא נושא חשוב מאוד שאמור לגרום לכך שגלגלי התכנון וגלגלי הרישוי, כי זה מילים יפות. תכנון, רישוי זה נשמע משהו כזה מעולם ההייטק. זה שנים, זה חודשים מיותרים, זה ביורוקרטיה מיותרת. זה המון דברים שהם חסמים. זה נושא אחד וזה באחריות של משרד הפנים ומינהל התכנון שנמצאים איתנו כאן, שאנחנו איתם ביחד צריכים גם ברעיונות הקיימים וגם להוסיף עליהם כהנה וכהנה, לבוא ולהגיע למצב, באמת לגרום לכך שהדברים ירוצו עם מינימום ביורוקרטיה. כמובן שלא נשכח שמדובר בתכנון ובנייה שמאחוריה יש יזמות וכסף גדול. צריך לראות שהדברים ייעשו בצורה נכונה, אבל אם הדבר הזה, הכלים האלה לא משתכללים ולא הופכים להיות יותר משומנים, שזה עובד בצורה מהירה, הנה יש לנו חסם מספר אחד. מדינת ישראל יודעת להיות מהמובילות בחסמים האלה לדעתי, עד כמה שאני יודע. זאת נקודה אחת. החלק הנוסף, האב הנוסף בנושאים הללו נשאר עדיין במשרדי ממשלה, במשרד השיכון שהוא צריך לדאוג לתכלל, לקרוא את השוק, לקרוא את המפה, לדעת מה הצרכים כדי לבוא למינהל התכנון בדרישות ולדעת לאן לטייב את הדברים. לגרום לתוכניות נכונות, לגרום לסיבסודים נכונים, זכאויות נכונות וכל הדברים שמשתרשרים בעניין הזה: קידום של התחדשות עירונית ודברים מהסוג הזה. זה חלק נוסף, זה אב נוסף שנקרא משרד השיכון.

שותף אחד לממשלה שהוא שותף מאוד בכיר. את המצגות הם אוהבים לתת בדרך כלל על תכנון ובנייה, ותיכף נשמע אותם גם כן. הם מביאים הרבה רעיונות על עודף רגולציה ודברים כאלה. תבורכו על זה, זה מצוין, אבל יש לכם תפקיד נוסף והתפקיד הנוסף זה להביא את המשאבים לדברים הללו. יש דברים שאם אנחנו נתקדם איתם ברגולציה, נתקדם איתם בתוכניות של משרד השיכון, נעשה את הדברים נכון,

כדי לחסל את משבר הדיור צריך כסף והרבה כסף ובזמן מוגבל. אני למדתי מניסיוני שכשאתה מטפל במשהו מכמה חזיתות בצורה נכונה, תוקף את זה מכמה חזיתות, מביא את היתרונות של מה שאתה יכול להביא, אתה משנה תהליך, ממשנה מומנטום, גורם לשוק להיראות אחרת והדברים אחר כך יכולים לרוץ הרבה יותר טוב. זה האב השלישי. עכשיו יש תוספת, רשויות מקומיות. אבל יש רק שלושה אבות. עכשיו עברנו לאימהות. אם אתה תלחץ אותי נגיע לסבתות גם כן, אבל בואו נגיע עכשיו לשותפים, רשויות מקומיות. ראשי הרשויות המקומיות, הוועדות המקומיות הם חלק מהשולחן הזה, הם חלק מהתהליך הזה. לפעמים קשה איתם אבל אי אפשר בלעדיהם, ולכן צריך לשתף פעולה וצריך להיות מה שנקרא התכנסות של כולם לעניין הזה כולל שלהם. יש פה נגיעות בכל מיני נושאים שהרשויות המקומיות הם חלק מהעניין הזה, במיוחד במה שקשור לרגולציה, במיוחד למה שקשור למהירות התגובה, במיוחד למה שקשור שצריך לתת להם את העצמאות שלהם, המקומות שאפשר לתת, ואפשר. צריך לעשות את זה חכם אבל יש להם חלק מרכזי בעניין. אני רוצה להוסיף עוד קבוצה או גוף שמייצג. אמרתי את זה גם בישיבות קודמות ואני אומר את זה על השולחן. לפעמים יש כאלה פופוליסטים שיגידו,

מה פתאום. הבונים, היזמים הם חלק מהשולחן הזה, לא יעזור כלום. זה נכון שהם עושים את זה לפרנסתם, אבל גם האדריכלים עושים לפרנסתם וגם ראשי עיר עושים לפרנסתם וגם פקידים ממשרד האוצר עושים לפרנסתם. הנושא הזה של הגופים הבונים, בסופו של דבר הם שותפים כי אם אנחנו נעשה הכול והם לא בעניין, ואם הם לא מרוויחים אין פרויקט. אני למדתי את זה מאוד מהר. יש הרבה מאוד ערים שלא התקדמו כי אמרו, מה פתאום נעשה עכשיו פרויקטים גדולים, ההוא עוד ירוויח חס ושלום כמה לירות? מה פתאום. אתה יכול להישאר ככה בסטגנציה. אלה האבות והאימהות של העניין הזה של משבר הדיור, ואנחנו מכונסים פה ביחד לעניין הזה. כל אחד יצטרך לתרום את חלקו וכל אחד יצטרך להתמודד עם דברים שהוא יצטרך להתמודד איתם. לא כולם מרוצים מכל הרעיונות שיש כאן וגם אני לא מרוצה מכל הרעיונות, ויש גם עוד רעיונות. אני אשמח ורוצה לשמוע אבל אנחנו נהיה תכליתיים. אנחנו נגיע לכיוונים ונתחיל לרוץ איתם קדימה כדי באמת להביא מזור לבעיה הכי גדולה של הציבור הישראלי במדינת ישראל, הכי גדולה, by far, הנושא הזה של מצוקת הדיור. זה כולם צריכים, כל אחד בחלק שלו, ולא כל אחד שיסתכל על החלק של השני. זה מה שאני מצפה מהישיבות האלה ואנחנו נעשה ישיבות והמשך של הישיבות. ייצא סדר-יום היום של המשך הדיונים. לצערי הרב השבוע אין לנו כמעט ימי דיונים, גם בשבוע הבא,

החלטות חדשות של ועדת הכנסת לגבי ערב-ערב ימים כאלה ואחרים. אני מקבל את החלטתם אבל אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. אנחנו חוזרים מפגרה, נמצאים עדיין בפגרה, תיכף ניכנס לתקופה קצרה ויש לנו דד-ליין של תקציב, אז אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו למקסימום שנוכל להגיע בעניין הזה. היום אנחנו נתחיל לטפל בנושאים שקשורים באותו פרק כ"ב, אבל בחלק של התכנון ובנייה. הפרק הנוכחי כולל הרבה נושאים אבל מבחינת האבות יש לנו שני אבות, חלק שנוגע לתכנון וחלק שנוגע לרישוי. היושב-ראש ביקש שהיום בעצם אנחנו נתמקד בחלק שעוסק בתכנון, שגם שם יש שורה של נושאים, ונשאיר כרגע לדיון אחר את הנושא של החלק שעוסק ברישוי, זאת אומרת מתן היתרי הבנייה. החלק האחר אמור להיות בימים הקרובים. ייצא היום סדר-יום. האוצר, תיתנו אתם את ההקדמה שלכם על הכול, פירוט של הנושאים שאנחנו אמורים לדבר עליהם היום. צוהריים טובים לכולם, אני מאגף התקציבים. חשוב לנו לפני שבאמת צוללים לתכנון ורישוי, להראות רגע לחברי הוועדה את התמונה הכוללת מבחינתנו של טיפול במצוקת הדיור. בסוף אנחנו מאוד מתחברים לדברים שנאמרו פה על ידי יו"ר הוועדה. המצוקה היא גדולה, המחירים בתקופה האחרונה עלו בצורה דרמטית. אני חושב שכן אנחנו מתחילים לראות איזה סימן חיובי ראשוני בנושא, בערב חג שראינו לראשונה - - - סימן חיובי שמגיע מצעדים שליליים של העלאת ריבית וכו'. זה לא סימן חיובי של היצע גדול יותר. זה לא סימן חיובי. אין ספק שהסיפור של עליית הריבית משפיע בצורה דרמטית על המחירים, אבל אני חושב שגם הגידול בהיצע שקרה בשנתיים האחרונות הוא בטח גם משפיע על הדבר הזה. בסוף ראינו התחלות בנייה בשיעורים שלא ראינו לפני, שיווקים של רמ"י ומשרד השיכון,

כאמור - - - התחלות בנייה, אני לא בטוח שאתה צודק כל כך. הייתה עלייה אבל עכשיו שוב פעם יש ירידה. אנחנו במספרים שלא נראו מתקופת אריק שרון. נכון שברבעון האחרון הייתה טיפה ירידה, אבל עדיין ברמה השנתית אנחנו - - - אלקין, שמעת?

לא, כי היו"ר לא היפנה. אפשר מחמאות.

האינפלציה זה גם מחמאה, אז אתה יכול לקחת למישהו - - -. תעזבו חבר'ה, בחייכם. יש חדר מיוחד לדברים האלה, שם, בצד ההוא. אני רוצה שנייה אחת לדבר על התמונה הגדולה לפני שבאמת ניכנס לתכנון ורישוי, שזה באמת עיקר הדברים שיעלו פה בוועדה. בסוף מבחינתנו הסיפור של תוכנית הדיור היא כוללת כמה וכמה אלמנטים. באמת תכנון ורישוי, יש פה צעדים מאוד משמעותיים שעוד מעט נפרט עליהם וכמובן נדון עליהם פה בוועדה, סיפור של הוועדות המחוזיות, האצת תכנון בקרקע פרטית, מורשה להיתר, כל נושא ההיתרים שבאמת כבר תקוע המון זמן. אנחנו מקווים לבוא עם בשורה נוספת בדבר הזה. כנ"ל לגבי רשות רישוי ארצית. מה הבשורה הנוספת? בנושא הרישוי, לעשות בעצם דברים שיגרמו לקיצור זמנים משמעותי. נושאים קטנים של ועדות ערר ועוד פרק שיגיע לפה בהמשך בנושא התחדשות עירונית. חשוב לי להגיד שמעבר לנושאים הללו יש גם צעדים שקורים ברשות מקרקעי ישראל בעיקר דרך החלטות מועצה שחלקם גם עברו כבר בממשלה, אם זה תקנות שיגיע לפה לוועדה בנושא הפחתת הריכוזיות במקרקעין, נושא של דחיית תשלומים לרשות מקרקעי ישראל באמת בשביל להקל על היזמים, ותוכנית דירה בהנחה שכרגע עוד שר השיכון עובד עליה ואני מעריך שבשבועות הקרובים הוא ייצא איתה בצורה מסודרת לציבור. למרות שהיום הבנתי שיצאה הגרלה נוספת לפני גיבוש של המדיניות. כי הרצון היה בכל מקרה, מה שכבר בתהליך, להוציאו אותו כדי לא להיתקע עם זה, ואני מעריך שהתנאים החדשים ששר השיכון יגבש - - - ייכנסו לתוך זה גם? ייכנסו בהמשך. מה שיוצא עכשיו, כבר יוצא. לא רצו לתקוע בעצם את ההגרלות. הרי אתה לא יכול להשפיע על מכרזים שכבר נסגרו, כי התנאים שלהם נסגרו. אני מדבר על ההנחות. זה הגרלה. ההגרלה היא תוצאה של המכרז שנסגר. לדעתי גם ההגרלה הבאה, רוב הסיכוי שתהיה לפי הכללים - - - יכול להיות. זה תלוי בשר השיכון ומתי הוא באמת יכניס לתוקף את - - -. הנדבך האחרון זה נושאים שגם במסגרת התוכנית הכלכלית. הם יידונו בוועדת הכספים אבל הם גם חלק מתוכנית דיור, כמובן נושא ארנונה שבעינינו הוא נדבך מאוד משמעותי לעולם הדיור. בסוף נושא התמריצים של ראשי הערים מושפעים מזה בצורה דרמטית. אנחנו מביאים פה צעד שאמור ממש להפוך את סדרי העולם בנושא הזה. מה זה, קרן הארנונה.

קרן הארנונה לא נידונה כאן.

בוועדת הכספים. יש לנו עוד שני נושאים שבוועדת הכספים. מה הקשר בין ארנונה ודיור לוועדת הפנים? הכול נשאר במשפחה. גם במשפחה אפשר לריב, רק אני אומר. הנושא של בעיות אישיות זה אחרי הוועדה. יש רפורמה נוספת בשוק השכירות שמדברת על בעלות אחודה והעלאת צפיפות וצעדים במיסוי מקרקעין. כאמור, כל הדברים האלה יידונו בוועדת הכספים. נרצה עכשיו ממש בכמה דקות לעבור על נושא תכנון והבנייה, להציג ממש כל נושא בדקה וחצי כדי לחבר אתכם לנתונים שראינו ולצעדים שאנחנו מביאים. בחלק של התכנון אם אתה יכול.

אני מאגף תקציבים במשרד האוצר. הנושא הראשון שבו עוסק הפרק זה נושא של סמכויות של ועדות תכנון. כשמנתחים את הנתונים של הוועדות המחוזיות אפשר לראות שחלק ניכר מהתוכניות שבהן עוסקות הוועדות המחוזיות הן תוכניות קטנות. אני אתאר מה אנחנו רואים בגרף. מה שרואים בכחול זה למעשה תוכניות למגורים שכוללות עד חמש יחידות דיור. בחלק הכתום זה תוכניות בין שש יחידות דיור ל-15 יחידות דיור. בחלק האפור תוכניות בין 15 ל-30 יחידות דיור ובחלק הצהוב 30 יחידות דיור ומעלה. גם בלי לצלול לכל פרט ופרט בגרף, מה שרואים היא תמונה מאוד ברורה, זה שחלק ניכר מהתוכניות שבהן עוסקות הוועדות המחוזיות זה תוכניות קטנות, יחסית שוליות מבחינת שוק הדיור. חריגה לזאת זה תל אביב, אבל עיקר הוועדות המחוזיות עוסקות המון בתוכניות קטנות. נתון מעניין בהקשר הזה, אם מסתכלים על התוכניות שאושרו בוועדה המחוזית בשנת 2022, אנחנו רואים ש-70% מהתוכניות הביאו רק ל-2% מיחידות הדיור שאושרו בוועדות המחוזיות, כלומר למעשה הוועדות המחוזיות עוסקות המון בתוכניות שהן קטנות. המשמעות שלהן לשוק הדיור היא קטנה וגם המורכבות התכנונית שלהן באופן כללי היא יחסית פשוטה. תיקון 101 שנחקק לפני כמעט עשור למעשה עסק בנושא הזה ושאף לייצר ביזור של תוכניות לוועדות המקומיות דרך הסמכה של ועדות כוועדות עצמאיות. בפועל המהלך לא הצליח באופן מלא, נגיד זאת כך. כיום מתוך 130 ועדות בערך יש - - - מה ההסבר בשוני בין תל אביב ומרכז לכל הארץ? באופן כללי הוועדות המקומיות במחוז תל אביב, יש יותר ועדות מוסמכות ביחס למחוזות אחרים. זה ההסבר המרכזי. מרכז, נקרא לזה מחוז אמצע. חיפה זה בין מרכז לבין צפון ודרום. צפון ודרום זה המחוזות הכי פחות עצמאיים ומוסמכים,

ועדות מוסמכות לא יכולות לעשות את מה שעושים בתוכניות האלה. זה לא הסבר מה שאמרת עכשיו. לא, הוא אומר שהוועדות המוסמכות - - - הוועדות המוסמכות לא יכולות לעשות את מה שאתם אומרים שהם 70% מהתוכניות. את חלקן כן, את חלקן לא. יש להן יותר סמכויות מאשר ועדות מקומיות רגילות. אבל הן לא יכולות לעשות שינויי ייעוד. מה שאתם מציעים בהצעה להסמיך אותן, הן לא יכולות לעשות. תומר, אם זה תואם כוללנית הן כן יכולות. זה משהו אחר. אם תואם כוללנית אז זה לא תב"ע.

זה תב"ע שתואמת לכוללנית. זה ההסבר המרכזי. זה גם ההסבר במחוז מרכז לדעתך? מחוז מרכז גם. יש קצת יותר ועדות מוסמכות. אפשר להביא לוועדה את הרשימה של כל הוועדות המוסמכות ולראות את זה. כן, אתם צריכים להביא את זה בכל מקרה. לפי מחוזות, אין בעיה.

רואים פה בצורה מובהקת שרוב הוועדות המחוזיות מתעסקות רוב הזמן בתוכניות קטנות והמהלך הוא בעצם כפול. הרעיון זה לרוקן את הוועדות המחוזיות מעיסוק בתוכניות קטנות כי אנחנו רוצים שיתעסקו בתוכניות גדולות ומשמעותיות, ודבר שני, גם לתת כוח לוועדה המקומית ולשלטון המקומי. אנחנו חושבים שגם ועדה שהיא לא מוסמכת, היא יכולה עדיין לדון, וההצעה שלנו זה בתוכניות של עד 1,200 מטר. מה שניסינו לעשות ב-101 לפני כעשור לא הצליח, ולכן אנחנו באים ואומרים, בואו כן נאפשר להם, ניתן להם כוח, ניתן להם סמכות. אנחנו חושבים שהם יכולים באמת בתוכניות בסדר גודל כזה גם לרוקן את הוועדה המחוזית וגם לתת כוח לוועדה המקומית לקדם תכנון במרחב שלה. הנתון השני שבולט זה הזמנים להכרעה בתוכניות בוועדות המחוזיות. החוק מחייב הכרעה בתוך 18 חודשים. בפועל אנחנו רואים שסדר גודל של 30% מהתוכניות בוועדה המחוזית לא מוכרעות בתוך פרק הזמן הזה של ה-18 חודשים. אנחנו מציעים למעשה שני צעדים מרכזיים. הצעד הראשון זה מה שמתן דיבר עליו, ביזור של סמכויות לוועדות המקומיות. הצעד השני זה תיקון בנושא של העברה לוועדת משנה - - - בוא ניקח רגע את ירושלים כדוגמה. מאחר ואני לא למדתי ליבה ואני בדקתי את עצמי עם מחשב. קח את ירושלים כדוגמה. יש לך 132 תוכניות, נכון?

של חמש יחידות דיור.

כמה זה יוצא? נגיד אם בממוצע יש שלוש יחידות דיור, אז ייצא בערך 500, סדר גודל.

קח את ה-42 תוכניות של +30 יחידות. כמה זה יוצא? +30 יכול להיות גם 31, יכול להיות גם 1,000, אז קצת קשה לתת. אפשר להעביר רשימה לוועדה של כל התוכניות. הפקק הגדול הוא גם ב-30, נכון? לא, הכוונה שחלק ניכר מהתוכניות, כאילו מספרית, זה תוכניות עם כמות קטנה של יחידות דיור. לא, כי אתם מדברים בהצעה שלכם על 1,200 מטר.

1,200 מטר זה נגזרת לכמה יחידות דיור, בתמהיל כזה או אחר. השאלה האם אתה מביא מזור ופתרון או שאתה מביא רק משהו בשוליים שנשמע מאוד גדול? 132 תוכניות אבל זה פיצ'יקלך. החתך של 1,200 מטר הוא מוריד לך 70% מהתוכניות. ברור שאם עולים מעל 1,200 מטר, אז כמות התוכניות שיעברו לוועדה המקומית הוא - - - הוא מוריד לך 70% מהתוכניות, הוא לא מוריד לך 70% מכמות יחידות הדיור שאתה תקוע בהם. הרי למה אתם מביאים את זה? לא בגלל שאתם סתם אוהבים - - - , אלא כדי שלא יהיה חסם שיעופו יחידות דיור. משהו לא ברור פה בגרף, אדוני היושב-ראש. סך הכול מחוז מרכז נניח מטפל ב-42 תוכניות בלבד? זה התוכניות שאושרו בשנת 2022, תוכניות למגורים. אני לא מדבר על תוכניות אחרות.

זה נושא לדיון נוסף. ככלל, התוכניות שמחוז מרכז מטפל בהן הן תוכניות יותר גדולות. גדולות, בדיוק. תוכניות יותר גדולות ביחס למחוזות האחרים. אבל יש פה בעיה למספר לכאורה. צריך שמתכנני המחוזות אולי יהיו פה בישיבות, בגלל שאנחנו צריכים ללמוד את הדברים. אנחנו עושים דברים טובים אבל לפעמים

אין בעיה, בישיבה הבאה

התכנון יציג את הנתונים האלה. יש לנו גם את הכול בצורה מפורש וגולמי. אבל ממש בפירוט עם היגיון. אין בעיה, בסדר גמור. הלאה. למעשה יש שני צעדים שאנחנו מציעים. הצעד הראשון כבר דובר. הצעד השני זה הנושא של ועדת המשנה של המועצה הארצית. כיום החוק מאפשר למגיש תוכנית שלא הוכרעה בתוך 18 חודשים לבקש להעביר את התוכנית לדיון בוועדת המשנה של המועצה הארצית. בפועל הפרוצדורה הזאת לא קורית. על מה אתה מדבר עכשיו? על ועדת משנה של המועצה הארצית, הוועדה להשלמת תוכניות. פעם אחרונה שהוועדה התכנסה הייתה ב-2019. יזמים לא ששים לעשות פנייה אקטיבית ולבקש להעביר את התוכנית מהוועדה המחוזית. מה שאנחנו מציעים זה פשוט תיקון של המנגנון. במקום שתידרש פנייה אקטיבית של מגיש התוכנית, התוכניות יועברו אוטומטית לוועדת המשנה, כאשר ליו"ר המועצה הארצית תהיה הסמכות להחליט שהוא מותיר את התוכנית בוועדה המחוזית אם הוא רואה לנכון מבחינת השיקולים שלו. זה אחרי 18 חודשים? זה אחרי 18 חודשים. אתם שאלתם את עצמכם למה היזמים לא רוצים - - - ? רגע, רגע, אני אגיד לכם את הפורמט. אחרי שהם יסיימו להציג את עיקרי הדברים, נציג היועץ המשפטי של הוועדה יאמר כמה מילים על הנקודות הללו. אם היושב-ראש יבקש. היושב-ראש כבר ביקש. לאחר מכן כל הגורמים יכולים לדבר. נחליט אם זה שלוש או ארבע דקות, כל גורם על הנושאים האלה כמובן. אני מדבר כרגע על כל מה שקשור לתכנון, להעלות את כל הנושאים,

ואת כל הנקודות ומחלוקות. יהיה גם זמן לנו? כשאני מדבר על כל הדוברים זה כל חברי הכנסת. אני רק מוודא. הם הראשונים בתור. אדוני היושב-ראש, היום לא צפויות הצבעות על הפרק, אני מניח.

אדוני יכיר, אני אדם הגון. אני מודיע דברים כאלה קודם, גם אם לא הייתי חייב. אני חושב שאני גם חייב. גם ההגינות מחייבת. בכלל לא יהיה הצבעות בימים הקרובים. זה עוד לא נסגר במשפחה. יש משפחה גרעינית, יש משפחה אחרת. אתם לוקחים אותי למקומות שלא רציתי להגיע אליהם. אתה התחלת עם האימהות והאבות.

בוא נסגור דבר אחד. אחד אלוקינו, זה מה שחשוב. הלאה. הנושא הבא זה הנושא של תכנון בקרקע פרטית. יש היום עתודות קרקע משמעותיות בעיקר באזורי ביקוש שהם בבעלות פרטית. אפשר לראות בתצ"א למטה את חדרה כדוגמה. כל מה שצבוע בצהוב זה למעשה קרקעות בבעלות פרטית. בעיקר במרכז הארץ יש הרבה קרקעות פרטיות שהן פנויות. כיום החוק דורש הסכמה של 75% מהבעלים כדי לקדם תכנון בקרקע פרטית, למעט אם מדובר במגיש תוכנית שהוא ממשלה או גוף ממשלתי כלשהו או רשות מקומית כמובן. מה שאנחנו מציעים זה להפחית את הרוב הנדרש ל-50% במקרה שבו יש חוות דעת של מתכנן המחוז שיש הכרח תכנוני להגדיל את תחום התוכנית מהתחום המצומצם. אני כן אגיד שמהלך מקביל לזה זה לא מהלך שקורה בחקיקה והוא לא - - - אגב, יש לי חוב פתוח לא אתכם,

קודמיכם, עם קודמי-קודמכם. אני לא יכול להתאפק שלא לומר אותו, ובגלל שאני יושב-ראש, גם אף אחד לא יכול לעצור אותי, אז אני אומר אותו. אני ישבתי כאן, ויש פה עדים לעניין הזה וגם קירות החדר, כשדנו על הותמ"ל. תיראו את זה בפרוטוקולים של הכנסת. לא הייתה ישיבה שלא צעקתי ואמרתי, רוצים להתמודד עם משבר דיור? החילו את הותמ"ל רק על קרקע מדינה. אתם זוכרים את זה? גם אם היו קרקעות סמוכות ליד זה ויכולת לעשות תוכנית גדולה,

רק קרקע מדינה. חס ושלום, שלא יהיו יזמים בתוך - - - לא רצו להכניס את בתי המשפט. זה משהו מבתי המשפט, כן. לא מה שאתה מתכוון אבל מה שאני מתכוון. אני צעקתי ככרוכיה. אמרתי, תקשיבו, אתם רוצים לטפל בבעיות של דיור? אתם צריכים להתייחס לכל. לא יכול להיות שיש סופרטנקר שיודע להביא תוכניות מהר וטוב וזריז, ותדלגו על היזמות הפרטית. יש מקומות, אין בהם קרקע מדינה ואתה רוצה לרוץ, או שיש קרקע מדינה והיא ביחד עם אחרים. אז אחרי כמה שנים הביאו איזה תיקון גם עם אחוזים

אחר כך תיקנו את זה עוד פעם שכן אפשר לערב. למה אני אומר את זה? אני מסתכל פה על הדברים ואומר לעצמי, כשאנחנו נצרח עוד פעם על דברים מסוימים, תנסו להבין שיכול להיות שאנחנו גם צודקים למרות שאנחנו רק חברי כנסת ולא גאונים. הלאה. סגרתי חשבון. מהלך משלים לתיקון חקיקה של הפחתת הרוב, זה מהלך שלא ידון פה כי זה נעשה בתקנות. זה הסדרת כל הנושא של החזר הוצאות עריכת תוכנית למדינה. כשהמדינה מתכננת על קרקע פרטית, אז אנחנו מייצרים מנגנון שמאפשר את החזר ההוצאות. ככה זה גם מייצר קופה שיכולה להתמחזר כל הזמן עם תכנון של המדינה בקרקע פרטית. הנושא הבא זה נושא של צעדים עם ועדות ערר. אנחנו עושים תיקון חקיקה שלמעשה נעשה כבר בפרק ג' סימן ו' במסגרת הדיונים על תוכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה. אתה יכול להזכיר גם של מי הייתה ההסתייגות הזאת. בגלל שאתה יושב-ראש היום מכניסים את הדברים האלה. יהללך זר, כתוב, ולא, פיך. אם אין לך ברירה אז אתה צריך להגיד את

כיום ברגע שמוגש ערר על היתר בניה, ההיתר למעשה מוקפא, אי אפשר להתקדם בו ולהתחיל בנייה למעט - - - גם אם הערר הוא על חלק מאוד איזוטרי וכו'. ואז היה תיקון. ואז היה תיקון בעקבות הסתייגות שהוגשה, שקובע שבמידה וועדת ערר השתכנעה שאפשר להתחיל בנייה של ההיתר כל עוד אפשר להחזיר את המצב לקדמותו,

ועדת ערר, יש לה את הסמכות לאפשר את זה. אנחנו למעשה רוצים להרחיב את זה על כלל סוגי האתרים ולא להשאיר את זה מוגבל להתחדשות עירונית, להיתרים לפי סימן - - - אני רוצה עוד דבר שאני לא יודע עוד איך לעשות אותו, אני כבר אומר לך, שהמצב הזה שוועדות ערר מחויבות על פי חוק לתת תשובה תוך 30 יום. אני מכיר לא מעט ועדות ש-30 חודש עוד לא ניתנו תשובות על תוכניות. גם על תוכניות וגם על היתרים. על תוכניות וגם על היתרי בנייה. כבר עברו את הכול, כבר היה התנגדויות, הופיעו והכול. אנחנו חייבים למצוא את מקור הבעיה ואת מקור הפתרון לעניין הזה. זה בדרך לפתרון. אני אשמח - - - פשוט הוא לא אמר כמה זמן תיארך הדרך לפתרון. הוא חדש, תן לו צ'אנס שהוא יביא את הפתרון מהר. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. לא יכול להיות הדבר הזה, ועדת ערר שיש לה סמכות שיפוטית כזו או אחרת, באה ועוצרת את המדינה, שלא לדבר כרגע על הבעיה המדינתית שיש. אני לא ספרתי כמה, אבל אני אומר לכם שמישהו שיעשה את הבדיקה הזאת, אנחנו נראה שיש אלפי יחידות דיור תקועות ומתמשכות רק על ועדת ערר לבד, אבל תעזבו את זה. קחו יזם בודד של בניין אחד, לא עשיר גדול, אפילו לא חבר בהתאחדות הבונים. דבר כזה ממוטט אותו כספית ואז הוא מגיע לשולחננו דרך מענקי אבטלה או לא יודע מה. הלאה. הצעד השני בהקשר של ועדות ערר זה נושא של ערר ברשות. כיום ערר על החלטה של ועדה מחוזית, ערר מצד מי שהגיש את התוכנית או מי שהתנגד לתוכנית או מי שהגיש התייחסות לפי סעיף 106(ב) הוא ערר ברשות יו"ר הוועדה המחוזית. אנחנו רוצים להחיל הסדר דומה על החלטה של ועדה מקומית עצמאית שהיא ועדה מקומית שעברה בדיקות, שהיא מקצועית, שהיא הוסמכה על ידי שר הפנים, ולקבוע שגם בערר על החלטת ועדה מקומית, ערר של אותם גורמים שהזכרתי קודם, הערר יהיה ערר ברשות יו"ר ועדת הערר המחוזית. מכאן הצעדים הם ברישוי, אז אני חושב שאני אעצור כאן.

על רישוי נדבר בישיבה הבאה, אחת מהן, אנחנו נודיע לכם. אדוני היועץ המשפטי. צוהריים טובים, הצעדים שמופיעים באמת בהצעת החוק הם בשורה ארוכה של נושאים. כפי שהוצג על ידי נציגי האוצר יש צעדים שנוגעים לסמכויות הרחבה של סמכויות הוועדה המקומית ולראשונה מתן אפשרות לוועדה מקומית לעשות שינוי ייעוד לקרקע למעט לשינוי לציבורי וחקלאי, שזה בעצם שינוי מהפכני במובן הזה שזה לראשונה שמציעים לאפשר שינוי ייעוד. ההצעה הזאת מעוררת שורה ארוכה של שאלות שאנחנו לא נפתח אותן כרגע. כשנגיע לסעיף באופן פרטני, גם היושב-ראש כבר העלה מספר נקודות שמעוררות שאלות בהקשר הזה. לגבי הנושא של הצעת התכנון בקרקע פרטית,

הורדת הרוב הנדרש לצורך הגשת תוכניות, מוצע כאן איזשהו מנגנון חדש שהוא זר לחוק, שמאפשר איזושהי חוות דעת מוקדמת לפני שמוגשת תוכנית. עצם המנגנון הזה, אנחנו נראה את זה בפרטים כשנגיע לסעיפים, לא רק שהוא עלול שלא להאיץ את התכנון אלא אפילו לתקוע אותו עוד יותר ממה שהוא תקוע. המנגנון של ההאצה יהיה המנגנון שיאט.

אנחנו נפרט את זה. אני פשוט מדבר בראשי פרקים בהקשר הזה. יכול להיות שצריך לחשוב על איזשהו פתרון אחר שמתייחס לתכנון בקרקע פרטית. לא בטוח שהבעיה כפי שהיא מוצגת, היא באמת נעוצה בהשגת הרוב הנדרש ושיש באמת בעיה של חוסר אפשרות לתכנן במצבים שבהם לא קיים הרוב הנדרש כרגע שהוא 75%. ברוב הקרקעות שיש קרקע פרטית ובטח במתחמים מאוד גדולים שאפשר לתכנן עליהם, היא בעלות פרטית, מה שנקרא במושה, בעלות משותפת של מספר רב של בעלים על אותה יחידת קרקע, ושם הבעיה הזאת בכלל לא קיימת. על פי המצב המשפטי הקיים, כל אחד מהבעלים המשותפים של המגרשים או של החלקות הללו יכול להגיש תוכנית גם אם יש לו אחוזים בודדים בקרקע. למיטב ידיעתנו אלה הם המצבים הנפוצים ולא מצבים שבהם יש מספר בעלים של מגרשים נפרדים שצריך לעשות - - - . יש גם מצבים כאלה כמובן, אבל המצב הנפוץ הוא מצב של בעלות משותפת בחלקות גדולות ולא בעלות נפרדת במספר מגרשים סמוכים, ולכן לא בטוח שיש כאן איזושהי התקדמות בהקשר הזה, אם כי גם פה אפשר לחשוב על שינוי המנגנון הקיים באופן כזה שמצד אחד ייתן מענה למצבים נוספים ומצד שני לא יכניס לנו איזשהו מנגנון מסורבל וחדשני ולא ברור שעלול לעורר יותר בעיות מאשר להביא תועלת. אנחנו ניכנס לפרטים כשנדון בסעיפים עצמם. נקודה שלא הוזכרה בהקשר הזה במצגת של משרד האוצר, ההצעה גם מתייחסת לנושא של תהלך הסמכת הוועדות העצמאיות והוועדות המיוחדות במסגרת החוק. אני אזכיר שיש לנו היום בעצם ארבעה סוגים של ועדות מקומית: ועדה מקומית רגילה שיש לה תוכנית מתאר כוללנית, שסמכויותיה טיפה יותר רחבות, ועדה מקומית עצמאית וועדה עצמאית מיוחדת, כשלכל אחד מהמדרגים הללו ניתנות סמכויות רחבות יותר. כפי שנאמר, השורה התחתונה היא שפחות מ-20% מהוועדות המקומיות זכו להסמכה והתברר שתהליך ההסמכה הוא תהליך מסורבל, מתמשך, עם הרבה מאוד חסמים. יש לכם נתון כמה ביקשו הסמכה? זה לא אוטומטי אתם בוחנים. אם רשות מבקשת, אז מוכנים, נכון? אני סמנכ"לית רגולציה במינהל התכנון. בגלל שהמשאבים של כולנו מוגבלים ובגלל באמת שההליך לוקח זמן, אנחנו עושים שני תהליכים,

באמת ועדות שפונות אלינו, ועדות ממש צריכות לרצות את זה ולעבוד בשביל זה כי זה באמת תהליך וצריך לבדוק את זה. דבר שני, אנחנו עושים פעם בחציון סיבוב מול הגורמים השונים הממליצים לשאול מה ההיתכנות, מה הסבירות שהוועדה, נוכל להסמיך אותה? גם כאלה שלא פנו? גם כאלה שלא פנו, כן, ואז אנחנו פונים אליהם. אני אגיד שוועדה באמת צריכה לפעול ולעבוד בזה. אנחנו שואלים שאלות והנושא שהיא מבצעת אכיפה והתכנון והרישוי. אנחנו בודקים את הכול. כמה זמן לוקח תהליך של בדיקה כזאת ומי בודק? התהליך לוקח זמן. יש אתגרים. הגורמים, בין אם הם על פי חוק ובין אם הם גורמים אחרים, לוקח להם זמן להגיב. זה כמה חודשים טובים. זה חצי שנה, שמונה חודשים. לפחות שנה. במקרה טוב. ופונים אליכם. אתם ביוזמתכם לא פונים וזה לוקח בין שמונה חודשים לשנה.

אנחנו לא נרחיב כרגע. כן, כי אנחנו מתכננים לדבר על זה.

לכן יש פה הצעה לבטל איזשהו תנאי של מינוי נציג בעל דעה מייעצת בוועדה המקומית. מהבדיקות שאנחנו ערכנו לפני הדיונים מתברר שזה לא החסם המרכזי, בלשון המעטה, להסמכת ועדות מקומיות. כפי שאמרה גברת שוורץ, התהליך הפך להיות תהליך - - - אבל אפילו הוא חסם. אפילו הוא חסם אבל אני לא בטוח שהוא חסם במובן הזה. הוא בהחלט תנאי שצריך לעמוד בו. מתברר שמדובר בתהליך מאוד מסורבל שבו הוסיפו גורמים שבכלל החוק לא ביקש את ההתייחסות שלהם כדי להסמיך ועדות. אני שאלתי שאלה אחת ולא קיבלתי עליה תשובה, רות. מי אחראי על המיון, על הבדיקה, על ההחלטות, כולל מינוי של נציגי ציבור, נציג בעל דעה כמו שקראת לזה? מי האנשים שעושים את הבדיקות הללו? אני פשוט רוצה שבישיבה הבאה הם יהיו פה, זה הכול. זה שאלה מאוד פשוטה. האם זה מינהל התכנון? האם זה משרד הפנים? כפי שאמרתי, אנחנו מתכללים את הסיפור הזה.

מינהל התכנון. מינהל התכנון מתכלל את הסיפור הזה. יש גורמים של האכיפה, הרשות לאכיפה במקרקעין, היחידה להנחיית תובעים, היועצת המשפטית לממשלה. בנוסף, יו"ר של ועדה מחוזית, יו"ר ועדת ערר. אלה הגורמים שבעצם אנחנו מתכללים את יחידת הבקרה אצלנו. אלה הגורמים שבעצם אנחנו מקבלים את המידע מהם ואחר כך זה עובר ליועצת המשפטית לממשלה. אני יכול לקבל תרשים על איך זה קורה בפועל, איפה זה נתקע אחר כך? כי אני מתאר לעצמי שגם בדרך הוא נתקע וגם אחר כך. כן, נכין לכם. איזשהו מדגם מייצג, מה שנקרא. בהמשך לשאלת היושב-ראש, בעצם הנושא שהצעת החוק כן מנסה לטפל בו זה נושא מינוי הנציגים בעלי הדעה המייעצת. בעצם מי אחראי על תהליך בדיקת המינויים, על פרסום הקול קורא, האישור של אותם מועמדים וכו'? ההצעה כרגע היא לוותר על זה - - - אז מי אחראי לדבר הזה, מי מטפל בזה? מי שאחראי על זה זה משרד הפנים. לא מינהל התכנון.

השר חותם. מטה התכנון מוציא את הקול קורא ומכין את הכול. זה עובר לבדיקה ולאישור של היועץ המשפטי של משרד הפנים. אחרי שהוא בודק שהוא עומד בתנאים, כל הנושא של הסדרי ניגודי עניינים, הוא חותם על הסדרי ניגודי עניינים ואז זה עובר לאישור השר, לחתימת השר. ובתהליך הזה איפה החסמים? כל ההליך של הבדיקה אצל היועץ המשפטי. כמו כל דבר במדינה הזאת. אני מבין שלא נמצא פה היועץ המשפטי של משרד הפנים. אני מבקש לישיבה הבאה שהיועץ המשפטי של משרד הפנים יהיה כאן נוכח בישיבה כשאנחנו מדברים על הנושאים הללו של המינויים. תיראו, יש דבר שאני לא אוהב אותו. אני לא אוהב את הסיפור הזה של העצמאיות ועצמאיות יותר. בסוף זה הופך לשתי מדינות. הגדולים והחזקים יכולים לרוץ מהר והחלשים פחות. יש כאלה חלשים שהם בעצמם גרמו להחלשתם, אז צריך לדעת - - - אתה צריך גם לתמרץ רשויות - - - ואז הם יקבלו - - - ודאי שכן. יש כאלה שכגזירת גורל אין להם - - - . זה לא בגלל שהן לא ישרות מספיק. אם אין להן מספיק כוח אדם, אם הן רשות שהן על הקשקש, בוודאי. אני רוצה שאנחנו נשמע גם בהחלטות הללו מה הקריטריונים ואיך זה עובד, ובמיוחד איפה החסמים, לכן אני לישיבה הבאה מבקש שיהיה פה היועץ המשפטי של משרד הפנים. אני רק אשלים שמהבדיקות המוקדמות שאנחנו ערכנו, אחת הבעיות הלא פחות קשות בהקשר הזה של הסמכת ועדות מקומיות היא צוואר הבקבוק שנוצר במשרד המשפטים. כל בקשה כזאת צריכה להגיע מבחינת המצב היום, למרות שהחוק לא מחייב את זה, לאישור אישי של היועצת המשפטית לממשלה. מה לשון החוק? החוק מאפשר גם הסמכה מהיועץ המשפטי.

לאו דווקא משנה.

ממשרד המשפטים?

שלום. לא כרגע תגובה. אני רק רציתי לדעת אם מישהו שומע את זה. אנחנו מכירים את החסם הזה. אנחנו מטפלים בו. אנחנו בודקים את האפשרות שהיועצת תעשה האצלה של הסמכות - - - אני מבקש שתנסו לגבש את זה מהר מאוד לישיבה הבאה כדי שנדע מה הולך לקרות. אם לא נצטרך להתערב בזה, אז עוד יותר טוב. בסדר גמור.

יש גם בעצם איזשהו הליך מאוד מאוד נוקדני ומורכב שנוקטות היחידות העוסקות באכיפה, היחידה לאכיפה במקרקעין והמחלקה להנחיית תובעים במקרקעין, שבעצם הבדיקות שלהן עורכות זמן רב והן גם מתנות תנאים מאוד קשים לוועדות מקומיות עד כדי שלפי מה שאנחנו מבינים, חלק מהוועדות המקומיות אומרים, לא מדובשך ולא מעוקצך, אל תעשו לנו טובה ותסמיכו אותנו, אנחנו לא רוצים לעמוד בכל כאב הראש של תהליך ההסמכה עצמו. במסגרת "כתב ההסמכה" אנחנו רואים שכתב ההסמכה הפך לסוג של היתר בנייה עם רשימת תנאים שמזכירה היתר בנייה, שישה-שבעה עמודים של תנאים שוועדה מקומית צריכה לעמוד בהם לפני שהיא תקבל את ההסמכה הנכספת, שאנחנו ניגע בתהליך הזה. הנושא האחרון שאני אגע בו מעבר לנושאים של העררים שהנושאים הם די פשוטים והם לא דורשים הרחבה מבחינת המבוא, הנושא של העברת תוכניות מוועדות מחוזיות לרמה הארצית. מדובר כאן כפי שנאמר, בעצם בחובה של ועדות מחוזיות להעביר תוכניות לוועדה ארצית. יש בהצעה הזאת הרבה מאוד שאלות שמתעוררות. ההצעה למעשה לא מתחשבת בעצם באיזה שלב נמצאת הוועדה המחוזית, למה היא לא השלימה את התהליך. היא בעצם גורמת להעברה אוטומטית. בעצם כדי שהוועדה המחוזית תוכל להמשיך לדון, צריך יושב-ראש המועצה הארצית להחזיר לה את התוכנית באופן אקטיבי, דבר ששוב פעם עלול לתקוע ולעכב את התוכנית. יש לי שאלה נוספת בעניין הזה של התחנה הסופית. כשזה יגיע לוועדת משנה, השאלה האם זה ועדה שיודעת להתכנס במהירות? האם יש לה מספיק כוח אדם מקצועי שיודע לקדם את זה ולהביא את זה לידי סיום, מה שלא הצליחה הוועדה המחוזית,

האם יש מספיק כוח גם שם בוועדה הזאת גם מבחינה מקצועית? בסוף תבוא הוועדה המחוזית ותנסה להגן על האיטיות של העניין הזה,

אני לא בטוח שכל אחד זה ילך כל כך פשוט.

אנחנו לא בטוחים בכלל שהטענה שנטענת, שהוועדה להשלמת תוכניות שגם היום מוסמכת לעשות את זה אם מגיש התוכנית מבקש זאת, שהיזמים כביכול לא ששים להעביר את התוכנית למועצה הארצית. אני לא רואה יזמים שמהססים להגיש עררים חדשות לבקרים על החלטות של ועדה מחוזית ועל החלטות של ועדות מקומיות, כך שאני לא בטוח שזה איזושהי סיבה אמיתית לכך שלא מגישים. יכול להיות שזאת סיבה, אבל עררים מגישים חדשות לבקרים בלי שום בעיה, אז לא בטוח שזאת הסיבה המרכזית. יכול להיות שזאת אחת הסיבות, אני לא אומר שלא, אבל לא בטוח שזאת הסיבה המרכזית. מכל מקום, בכל אחד מהנושאים יש לנו הערות פרטניות שאנחנו נעיר אותן במהלך הדיונים. אנחנו גם כמובן נציע נוסחים לטיפול באותן בעיות והוועדה תצטרך כמובן להחליט אם היא רוצה לאמץ את ההצעות כמו שהן או לדון בהערות כאלה ואחרות. אוקיי. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. מי שמעוניין לדבר, נא להירשם אצל מנהלת הוועדה. תודה היושב-ראש. בין שלוש לשלוש וחצי דקות חוץ מחברי כנסת. בסדר, אני לא אקח יותר מידי. אני גם מבקש סליחה ומחילה שאני לא הולך לדבר על הנושא הזה. בגלל זה אני אהיה מאוד מאוד קצר. אני רוצה לדבר על משהו שאני גם פניתי אליך בכתב. גם התקשרתי אליך, לא ענית לי, אבל אין לך את המספר שלי, אז אני לא ממש נעלב, בטח עם המופלטות וזה, אז אני מקבל את זה. הנושא של מה שפניתי אליך זה הנושא של מה שקורה עם הזימון תורים במשרד הפנים שזה משהו שפשוט לא נפתר ואני חושב שאם כבר הגענו לפה במהלך הפגרה, אני יודע שזה לא נוגע לאנשים סביב השולחן, אבל בעצם אולי זה כן נוגע כי סוף כולנו אזרחים פה ומנסים להוציא דרכונים. השולחן דן בזה כבר - - - הוא דן על עיכוב התורים. פה אנחנו עדים לתופעה חדשה, שפתרו את העיכוב בתורים. בימים האלה העלינו את החשש שהולך - - - נכון, ודווקא נוכח זה שהעלינו את החשש,

אני לא הייתי בדיונים האלה, אבל אם העליתם את החשש ואנחנו רואים שיש פה סוגיה מטורפת.

בנו מערכת טכנולוגית שהתלבשה על מערכת זימון התורים, כביכול תפסה את כל התורים של מי שרוצה לקבל דרכון במדינה ואין תורים. שמונה חודשים אין תורים. יכולנו לתת פה שעה אחת שרק נשמע את מרשם האוכלוסין, משטרת ישראל,

מישהו שייתן לזה התייחסות. אני מנסה להבין, יש לנו גם סדר-יום ברביעי. עזוב, לא ניקח קרדיט על הכול. יש מליאה. בוא נעשה על זה משהו. אני רוצה לעדכן את אדוני. אני רוצה מאוד לעשות על זה ישיבה, אפילו ישיבה קצרה יחסית אבל ישיבה אפקטיבית. כרגע יש החלטה של ועדת הכנסת, שמעבר לחוק ההסדרים אני יכול רק נושא אחד בתקופה של הפגרה עכשיו. מאחר ויש עוד נושא שהוא חשוב מאוד, אז אני עוד לא יודע כרגע מה - - - אבל ועדות אחרות בכנסת דנות בכמה נושאים במקביל. אני אתן לך עכשיו ועדת הכספים מקדמת את נקודות הזיכוי. זה לא הגיוני שהדבר הזה קורה. אין תגובה ממשרד הפנים. יש להם גם מלא שרים ועוד שר-על. אז אני מסביר. אני אמור לדבר עם יושב-ראש הוועדה ולבקש ממנו אישור. איזה ועדה, כנסת? ועדת כנסת לעניין הזה. זה הכול. אני לא יכול לתת הנחיות לעובדים. אני יכול להציע לך הצעה.

עכשיו אתה אומר, אני לא מקיים את הדיון הזה - - - תגיד לי, את כל הצעות הייעול אתה מרכז לי בפעם אחת או שרק אחת-אחת? אתה יודע, בחצי הומור אבל הדבר הזה זה דבר הזוי. חבר'ה, זה דבר הזוי. השתלטו על מערכת זימון התורים להנפקת דרכונים. זה הזוי ואף אחד לא מדבר על זה. אדוני הנכבד, אתה צודק. אנחנו הקדשנו לזה הרבה מאוד זמן ואני רוצה את הפתרון של זה. התחילו גם פתרונות שאמורים לחסל את התופעה מהשורש שלה, ואני הסברתי לך. עכשיו אתה רוצה להסביר לי איך אני אעשה?

אם אני יכול לעזור במשהו למרות שיש לי אפס כוח, לך יש את הכוח. יהיה לי את הטלפון שלך בשביל העניין הזה. בבקשה, אני אסמס לך. אוקיי. יש לי הרבה מה להגיד על זה. אתה רוצה עכשיו שאני אגיד? לא, במהלך הדיונים. מכיוון שאני מכיר את אדוני ויודע איך הוא מתנהל, בצורה נורא עניינית ופועל לטובת הציבור, אז אני אמשיך בהמשך הדיון להעיר את ההערות ואני בטוח שלי ולך יהיו הערות זהות.

כמו במטרו. חבר הכנסת יוסף עטאונה. תודה רבה כבוד היושב-ראש. אני חושב שהצעדים שמוצעים בהצעת החוק, הם לא נוגעים בצורה ישירה לדברי הפתיחה שלך למצוקת הדיור ואיך אפשר לקדם. כולנו יודעים על המשבר, יודעים את המציאות. הדברים שמוצעים כאן, אם זה הרחבת הוועדות המקומיות או גם התייחסות לקרקע פרטית או לוועדות מקומיות עצמאיות עם הגדלת הסמכויות שלהן והביזור שלהן, זה מה שנקרא לגעת בדברים קטנים, במשהו שהוא מאוד רציני במיוחד בחברה הערבית, לכן בכל הצעה שמביאים לכאן גם צריך להתייחס לתכנון וגם לרישוי. אי אפשר להפריד בין שני הדברים כי הרישוי הוא נגזר בעיקר מהתכנון. לא, אנחנו לא מפרידים. אנחנו דנים היום על נושא התכנון. הרישוי יהיה ביום רביעי.

אבל אני מראש אומר - - - יהיה המשך על ההמשך כי אנחנו לא נסיים את הכול בבת אחת. יש תוכניות מתאר ויש התקדמות בשנים אחרונות לגבי יישובים ערבים בנושא תוכניות מתאר, אבל יש תוכניות מתאר שהן מקומיות אבל הן לא מפורטות והן לא מעודכנות, שאי אפשר לגזור מהן היתרים ואי אפשר להמשיך בתהליך עצמו. כמעט 58% מהרשויות הערביות שקיימות היום, אין להן תוכניות מתאר מפורטות, לכן כל הניסיון להסיר את החסמים ולזרז את תהליך ההתקדמות וטיפול במצוקת הדיור, הוא לא נוגע ליישובים האלה. דבר נוסף שאני רוצה להעלות גם בהקשר הזה זה לגבי התכנון, יושב-ראש מטה התכנון נמצא, זה לגבי ועדות מקומיות. כשמדברים על ביזור לוועדות מקומיות, אני רוצה לדבר על הנגב שאין ועדות מקומיות. יש ישובים עם 25,000 תושבים, 20,000 תושבים, 18,000 תושבים ואין להם ועדה מקומית. ביישובים יהודים של 10,000, 8,000 יש ועדה מקומית. יש ועדה מרחבית וזה יישובים בהתהוות והקמה - - - אני לא רוצה שיובן לא ברור. אתה כל פעם מדגיש את זה וטוב שאתה עושה כי יש בעיה שם, אבל רוב היישובים הערביים מעבר לאלה בדרום שאתה מדבר על כמה מקומות שהם לא מוסדרים, רוב היישובים הערבים במדינת ישראל, יש להם ועדות תכנון. זה בדיוק העניין. אני מדבר על יישובים מוסדרים, קיימים 20 שנה, 24 שנים, 25 שנים ואין להם ועדה מקומית. אני אגיע לכפרים הלא מוכרים אבל בינתיים אני מדבר על ועדות מקומיות - - - אתה אומר שיש ועדה מרחבית ולא מקומית. יש מרחבית לשבעה, שמונה, תשעה יישובים.

יש לך כמה סוגי בעיות וכל אחד צריך לדעת על מה מדובר. לכן אם רוצים להסיר את החסמים,

צריך ליזום ועדות מקומיות בכל היישובים, כי ישובים של 20,000, 25,000 זה ישובים צעירים יחסית שכל הזמן הם בהתרחבות ולכן צריך ועדות מקומיות. אני יכול להעיד גם מתפקיד שלי ברשות מקומית שקידם בנייה ציבורית בתוך היישובים האלה. לא תמיד הוועדה המרחבית יכולה לתת את המענה לכל היישובים בכל הלחץ שקיים, ולכן אם יש כוונה והצעה לביזור לוועדות מקומיות, צריך להקים ביישובים הערבים המוסדרים בנגב ועדות מקומיות. הדבר הנוסף, כבוד היושב-ראש, אי אפשר בלי זה. אם מדברים על תכנון, נושא הכפרים הלא מוכרים זה אחד הדברים שמאוד כואב, מאוד נמשך ולא מוצאים פתרונות, לכן אם רוצים לטפל בבעיית הדיור צריך לקדם גם את ההכרה ביישובים האלה. בנוסף לזה, לגבי הבנייה הפרטית לגבי היישובים הערבים בכלל,

גם במשולש ובגליל. אין קרקע של מדינה כמעט בתוך תוכניות המתאר המאושרות. הקרקע היא פרטית. הקרקע נמצאת בידיים של משפחות מסוימות, שזה לא נותן פתרון לכל היישובים, ולכן צריך גם בכיוון הזה לחשוב, להרחיב את תוכניות המתאר ולהקצות קרקע של המדינה גם לבנייה, גם לתעסוקה ולכל מה שצריך ליישובים.

ארז מלול, בבקשה. קיץ בריא ופורה לכולם. אני שמח, ואני אמרתי את זה לא פעם, שיושב-ראש הוועדה, יש לו ניסיון מקומי. זה ברכה לוועדה. רואים שאי אפשר לערבב אותו מאף משרד, בכל דיון בנושא מקומי, בנושא סמכויות ועדות. מה שאני רואה פה, והתחלתי ללמוד את החומר, אני חדש בדבר הזה, שיש פה הרבה חסמים. יש כפילויות, המשרדים ביניהם, על מינוי ועדות. אני יודע שיושב-ראש מטה התכנון עושה עכשיו הסדרה בכל הנושא של החברים. זה חשוב מאוד. היושב-ראש יודע שלא מגיעים בכלל לוועדות שממונים. בכלל אין להם עניין ולא מגיעים במטה הארצי. צריך להתחיל מלמעלה, הסדרה מלמעלה. גם הביזור. על ועדות מחוזיות נופל הרבה. צריך להעמיס על ועדות מקומיות. לדעתי הם יכולים יותר לקדם בנושאים מסוימים. מבחינת מטרים, למשל מה שדיברו ה-1,200, להעלות את זה ל-2,000. לדעתי זה יעזור הרבה. שמתי לב לעוד דבר, שיש בעיה של כוח אדם. אלנתן, יש בעיה של כוח אדם בוועדות. ועדה מחוזית בדרום, אני יודע שהרבה תוכניות תקועות כי חסר אנשים. יש בעיות של כוח אדם, אתם שמים לב לזה. צריך פה לשים דגש חזק, יועץ משפטי לממשלה, האצלת סמכויות. כל הפרוצדורה הזאת לדעתי מיותרת. תודה רבה. אוקיי. נמצא כאן ראש עיריית ראש העין. בבקשה. אדוני היושב-ראש, הזדמנות לומר שאני גם מרכז את הפורום של הרשויות שנמצאות בהסכם הגג. יש היום כמעט 40 רשויות ובהסכמי הגג יש התניות שונות חשובות מאוד מצד האוצר, על היכולות של הרשות להתקדם בדרך כזו או אחרת. יש תקציבים שצריכים להינתן. יש התניות שונות ולכן חשוב מאוד שבכל התהליך הזה השלטון המקומי יהיה מעורב, יאמר את דעתו ויתחשבו בדעתו.

אני מברך על היוזמה שלכם להוריד מהוועדות המחוזיות לוועדות משנה של הרשויות. זה מהלך נכון מאוד. כשאתם מציגים את כל התוכניות, לא חשוב כמה תוכניות הוועדה המחוזית דנה. מה שחשוב, התוכנית הזאת, כמה היא מקפלת בתוכה דירות. יש תוכנית אחת עם 30 דירות ותוכנית עם 500 דירות, לכן ההצגה צריכה להיות המשכנעת יותר ומשפיעה, זה כמה יחידות דיור יש בכל תוכנית כזאת. דבר אחרון לעניין ההסמכה של רשויות מקומיות. נכון שבתהליך מוסדר צריך לעשות שתהיינה הסמכות לרשויות המקומיות כדי שהן יטפלו בעניין. בסוף צריכים לזכור שמי שמתמודד עם הקשיים, עם הצרכים וקולט את המשפחות ומטפל בהן וצריך לדאוג שיהיה בתי ספר ושצ"פים ובתי כנסת ועוד, זאת הרשות המקומית, וכבישים ומדרכות והכול. בסוף ראש הרשות ממודד עם התושבים והם באים אליו. הם לא מכירים אף אחד אחר, לכן השלטון המקומי הוא מרכיב חשוב ביותר בכל העניין הזה. עד כאן, תודה רבה לך. תודה רבה. שלום זינגר, מי מייצג את השלטון המקומי, אתה? כך אומרים לי. אני מזדהה כמעט עם כל מה שתומר אמר.

אומר כמעט עם הכול, כי אני לא זוכר משהו כרגע שאני מסתייג ממנו. אני רוצה להוסיף כמה דברים. אני אתחיל בתצוגה של האוצר. האוצר מדבר על תוכניות ועל כמה יחידות דיור יש, ומזה גוזר את המורכבות. אני רוצה לומר לכם משהו שאני אומר לכם הרבה שנים בדיונים. המורכבות של תוכנית והשאלה מי יעסוק בה היא לא פונקציה של כמה יחידות דיור יש בה, כי אם אתה בעל שטח שבו בתוכנית הכתמים כזאת או אחרת, כוללנית ולא כוללנית, היא מיועדת למגורים. ברור שהכתם הוא גדול ואתה שם 1,000 יחידות דיור, אז אין בעיה שוועדה מקומית כך או אחרת. נעזוב כרגע איזה ועדות מקומיות. אין בעיה לתכנן את זה. שונה לחלוטין כאשר מדובר על שטח ירוק שאתה צריך להפר אותו, על שטח שיש לו מורכבות אחרת, לכן השאלה איפה התוכניות, נכון שתהיינה, לא נגזרות בכלל ממספר יחידות הדיור שיש בהן, למרות האילוץ שאתם מדברים עליו, שהוועדות יעסקו בכך או אחרת.

הוועדות מוסמכות גם כיום להחליט שהן מתעדפות תוכניות בגלל הגודל שלהן. אין שום בעיה. אגב, הן עושות את זה בפועל. הוועדות מתעדפות. כשאתה בא לוועדה מחוזית עם 1,000 יחידות דיור, ואני מכיר לא רע את הוועדות המחוזיות. אתה בא עם 1,000 יחידות דיור, מייצג את 1,000 היחידות, היחס שלהן שונה לחלוטין. הן מתעדפות מבחינת לוח הזמנים תוכניות גדולות ובצדק גמור. אם אני מגיע לפעמים עם תוכנית קטנה יותר,

יש לנו שתיים-שלוש תוכניות שהן נורא חשובות למדינה, יש סעיף היום בחוק שאומר שיש עדיפות לתוכניות של המדינה, אתה לא מכיר אותה. לדעתי הוספה לזה שוועדה תוכל לתעדף תוכנית מפני גודלה או מפני חשיבותה למדינה הוא סעיף חשוב. אין ספק, כשאתה מגיע עם פרויקט, נעזוב עכשיו פרויקט תשתיתי שהוא חשוב - - - חד משמעית. אז יכול להיות שצריך להוסיף את זה לחוק. אבל אתה צריך למצוא את המסלול גם לדברים הללו. קודם כל אתה יכול לכתוב בחוק. יש חשיבות לעניין. ועדה יכולה לתעדף תוכנית לפי גודלה. אין ספק שאם אתה מגיע עם סגירת מרפסת ותופס את זמנה של הוועדה המקומית או ועדה מחוזית ואתה מגיע עם 1,000 יחידות, יש הצדקה מוחלטת שהמדינה במשבר דיור או לא רק במשבר דיור תתעדף - - - זה נעשה בפועל. אני יודע שזה נעשה בפועל. למרות שאין הסמכה לזה בחוק, זה מה שהם עושים בפועל, לכן ההצגה של אם נוריד מהם את התוכניות הקטנות הם לא יעסקו בהן. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו לגבי העברת הסמכויות. העברת סמכויות גם בשלטון מקומי וגם - - - צריכה להיות מהותית. מה שאתם עושים היום ואלה דברים שהשלטון המקומי רוצה בו, אבל הורדת מה שקוראים בתכנון piece pile, 1,200 מטר פה קודם כל יוצר אי שקט במערכת, נוראי, כי המערכת היא מערכת גדולה ואתה פתאום אומר לה,

עד היום יכולת לדון רק בכך. היום אני מוסיף עוד משהו. עד שהמערכת יודעת מה היא דנה, זה כולל בהקלות, זה כולל בהיתרים,

לוקח לה שנתיים עד שהיא מפנימה את זה. קשה לכם להבין אבל זה ככה. דבר שני, בוא נחשוב מה הוועדות המקומיות יכולות לעשות. למה 1,200 ולא 5,000 או לא 600? הקביעה הזאת היא קביעה שנגזרת מסטטיסטיקות ולא משאלת מהות, במה צריכה לעסוק ועדה מחוזית, מה צריכה לעשות ועדה מקומית. זו חלוקה אחרת לגמרי. זה נכון בשלטון המקומי וזה נכון בתכנון. אנחנו בתחילת הדרך. אין לי פתרונות. אני אומר לכם שהחשיבה צריכות אחרת, כי לא אלה החסמים. אם אתם חושבים שהוועדות המקומיות צריכות לקבל יותר סמכויות, ואני כמובן בעד גם כי אני נציג וגם כי אני מכיר. המחשבה צריכה להיות במקומות אחרים. רגישות של התוכנית, דברים כאלה, לא יחידות הדיור.

ברור שלתת עדיפות וזה שיושב-ראש ועדה מחוזית או אפילו יושב-ראש ועדה מקומית נותן עדיפות לתוכנית גדולה, זה דבר חשוב מאוד. אני מדבר על הסמכויות. אני חושב שמתן סמכויות לתחום זה צריך להיות הרבה יותר חכם מאשר ההגדרה כרגע, כי ההגדרה כרגע זה לא בשרי ולא חלבי ולא פרווה אפילו. צריך לקבל באומץ החלטות. או שלא נותנים כלום כי לא סומכים או שנותנים וסומכים והולכים עם איזשהו היגיון מסוים. יש ערים ש-1,200 מטר, עם כל הכבוד, זה כלום. הרי זה בעצם למנוע עיכובים על תב"עות נקודתיות.

זה נכון שהמדיניות כבר הרבה שנים, הסתכלות כוללת וכו', אבל עדיין יש לך מקומות שאתה יכול לפתור אותם בפינצטה בתב"עות נקודתיות. תב"עות נקודתיות, אולי בערים מסוימות זה 1,200 מטר אבל בערים אחרות אתה לא מתחיל. אם אתה הולך על 3,000, 3,500, 5,000. אני לא יודע, אני נותן לך נקודות לחשיבה כי אנחנו נמצאים שם. אני בעד הרעיון אבל צריך לעבד אותו. אני מסכים איתך שהוא לא יכול לבוא על נתון סטטיסטי שלא קשור לעניין עצמו. זה אני יכול להסכים איתך. אני רוצה עוד שתי נקודות, אני אעשה אותן בקצרה. כן, כן, תעלה את הנקודות. חשוב לי עכשיו כן שתעלו נקודות למרות שאנחנו ניכנס לדברים. כל ההערות שלכם לפעמים גורמות לכך שאנחנו יושבים ומדברים עם הממשלה ובינינו וכו'. על העברת סמכויות לוועדת משנה של המועצה הארצית. שני דברים: א', המציאות שלא מעבירים, ופה אני מסכים לגמרי עם הניתוח שאתה אומר. זה שלא מעבירים תוכניות, זה לא כי מפחדים מהוועדה המחוזית. כי מערערים על הוועדה המחוזית גם בעררים וגם בעתירות. הסיבה היא שלהעביר תכנון,

לגוף שלא מכיר את השטח. אתה מעביר תוכנית מהוועדה המחוזית למועצה הארצית, יש שם שני אנשים וחצי שלא מכירים את המחוז או אם מכירים,

אתה עושה תוכנית ורצת איתה, ואנחנו יודעים כמה תיאום צריך כדי שתוכנית תתקדם. אתה מעביר אותה למישהו. או שילך לך או שלא ילך לך אבל זה יהיה רנדומלי לגמרי. אתה לא יכול לקחת תכנון שהוא רץ לאורך שנים, להעביר אותו למישהו שהוא לא עסק בזה, ואחר כך לחשוב שזה יעבור ועדת ערר או בית משפט וטענות.

שלא לדבר על כך שאם תעביר את כל התוכניות לוועדת משנה של המועצה הארצית שאין לה את כוח האדם לזה, זה אני אומר לכם באחריות. אני חושב שנתן יאשר את זה. זה יהיה אסון גדול מאוד. יהיה לך שם את הפקק המרכזי. אני רוצה לומר לך עוד דבר. בכל הנושא הזה של העברת חובה אתה גם מאפשר לגוף מתחת להוריד סמכויות, זאת אומרת לפרוק מעצמו סמכויות. משהו פוליטי מורכב. כל מה שהוא צריך זה לעכב את זה 18 חודש, מישהו אחר יטפל בזה. זה היבט אחר, אבל בעיקר הם לא יעמדו בזה היום. אתה צריך לשנות את התכנון. נגיד זה גם להיתרים. אתה צריך לשנות את המבנה של העוסקים במועצה הארצית כדי שיהיו מסוגלים לעשות את התכנון הזה. גם אם עסקו פעם בתכנון ברמה מחוזית, הם לא מכירים את התכנון. לא לחינם הארץ מחולקת למחוזות. ההיכרות של המחוז עם התוכניות ועם הממשקים האחרים הוא קריטי. ההנחה שאיזשהו גוף שיישב במינהל התכנון, במטה התכנון יוכל באמת לקחת את כל המידע הזה ולעשות תכנון טוב, היא אופטימית נורא. זה בלשון המעטה. אני חושב שעל העסק הזה צריך לחשוב וצריך לראות מה הפתרון. אני לא בטוח שזה הפתרון. עכשיו תכנון בקרקע פרטית. יש הרבה בעיות קנייניות, תעזוב את זה. אני רוצה לומר לכם משהו שאני שנים גם כשעבדתי במשרד הפנים וגם במוסדות התכנון לא הבנתי. יש סמכות בחוק לוועדות המחוזיות לתכנן. הוועדות החוזיות לא מתכננות. אני רוצה לתת לכם דוגמה, משהו שהייתי מעורב בו מטעם המדינה בתכנון, זה האנ"מים של תמ"מ/21/3. אנ"מ זה נופש מטרופיליני. שטחים אדירים של 2,000 דונם לפעמים, לפעמים גם יותר, שגם רשות מקומית וגם ועדה מקומית לא יכולה לתכנן אותה כי היא יושבת על שני מחוזות. המדינה שנים סירבה לתכנן את זה. כשאתה מדבר היום, אדוני יושב-ראש הוועדה על בעיות של פתרונות דיור, אנחנו לא מדברים על קרקע של שני דונם או ארבעה דונם או אפילו שישה דונם. אנחנו מדברים על חטיבת קרקע גדולה שנמצאת עם ריבוי בעלויות. ריבון העולמים, יש סמכות לוועדות המקומיות, אבל נעזוב אותן כרגע. יש סמכות לוועדה המחוזית לתכנן את השטח. היא יודעת מה היא רוצה שם. שתתכנן אותו. יש אפשרות היום לפי סעיף 69, אם היום עושים את זה בתקנות. תטילו אחר כך על בעלים עלויות תכנון. אגב, עלויות תכנון הן זניחות. לתכנן קרקע כמו שדה דב, ואנחנו מעורבים, משרדי מעורב בתכנון, עלות של המדינה היא בדיחה. המדינה מתחזקת קרקע מינהל. כל מה שהמדינה צריכה, להכניס את היד לכיס, להוציא כסף קטן שהיא יכולה לקבל אותו אחר כך ולפתור את כל הבעיות, ויש בעיות קשות בהטיה של תכנון על ידי גורם קנייני אחד,

מישהו יכול להצביע לנו כמה תוכניות יוזמו על ידי ועדה מחוזית? לדעתי קרוב לאפס. יש היום תשעה תוכניות כאלה שהתחילו. יכול להיות. אין לי מושג. שזה יזום או החלטות?

מינהל התכנון. אבל הם לא צריכים ליזום. מספיק שהם יצטרפו לתוכנית. כשאתה מדבר על זה שהם לא עומדים בעומס ולא עומדים בזה ואנחנו רוצים גם שהם יזמו את זה וזה כך נכון היה צריך להיעשות בעיקרון - - - אדוני היושב-ראש, זאת לא בעיה. כל מה שצריך הלאה זה להתקשר או כמו שאמר נתן, להצטרף לתוכנית ולתת את חתימתם או ללכת למתכנן חיצוני, לתת לו לתכנן ואחר כך לדון בתוכנית. זה לא מטיל עליהם עומס. התכנון המקדמי, לא הרגולטיבי, לא מטיל עומס. אגב, הם עושים את זה בתמ"אות, אז זה בסדר. אין בעיה, אתה נותן להם לתכנן, אומר לו מה מגמות התכנון שיש למחוז, כי המחוז יודע אותן כי הוא מכיר. כשזה מגיע אליו זה ילך הרבה יותר מהר. העמדה שלכם בעניין הזה, מה היא? במקרה הזה זאת לא עמדה של שלטון מקומי. להצעה שקיימת כרגע על השולחן, מה עמדת השלטון המקומי בעניין הזה? אתה מזכיר ונהיה דיפלומט עוד יותר גדול. אדוני, אני רוצה לעזור לוועדה. אני מייצג את השלטון המקומי. כשבאים להגיד לי שבאים לעזור לי, אני תופס את השולחן. לא לך, לוועדה. מה עמדת השלטון המקומי לגבי הנושא הזה? השלטון המקומי חושב שהרעיון לעלות מהוועדה המחוזית לוועדת משנה ארצית הוא רעיון לא נכון מכל בחינות, כי הוועדה המחוזית מנויה, יש לה נציגים קבועים.

אנחנו מדברים על 50%. אנחנו מדברים על 51%. לא דיברנו על זה. לכן אני מרשה לעצמי לומר מה אני - - - בסדר. בדקתי את עצמי. גם אני בדקתי את עצמי. אוקיי. זה מה שיש לומר כרגע. כרגע לשלב הזה. עו"ד אסף בן לוי, החברה להגנת הטבע. שלום אדוני היושב-ראש, תודה על זכות הדיבור. אני עו"ד, יועץ משפטי בחברה להגנת הטבע. תודה על הדיון החשוב הזה. לפני שאני אכנס לסעיפים, לנושא תכנון יש קשר בל יינתק וחשוב מאוד לענייני סביבה גם במובן של תכנון גורמים שפוגעים בסביבה למשל מפעלים, למשל מחצבות וכן הלאה, גם במובן של שמירת שטחי טבע. ישראל נמצאת במצוקת קרקעות חמור, אחת המדינות שבהן השטחים הפתוחים הולכים ומתמעטים בקצב המהיר ביותר ואנחנו לא מדינה משופעת בשטח, לעומת קצב ריבוי טבעי גבוה מאוד, ולכן לכל תכנון יש השפעה על הסביבה. זה הקדמה רק כדי להסביר למה החברה להגנת הטבע בכלל עוסקת בנושא. בנוסף, לפי חוק ייצוג ארגונים במוסדות התכנון יש ייצוג של ארגוני הסביבה בוועדות המחוזיות,

בותמ"ל ובמועצה הארצית. אנחנו חושבים, מתוך הניסיון שנצבר, שהוועדות המחוזיות כיום עושות עבודה טובה מאוד באיזון בין הצרכים השונים.

צורכי הפיתוח בדרך כלל מקבלים את העדיפות העליונה, אבל גם נעשה מאמץ כן לשמור על צורכי השימור למען הסביבה, למען התושבים, למען בריאות הציבור וגם למען שמירה על קרקעות שבעתיד אולי אפשר יהיה להשתמש בהן לפיתוח וכרגע שומרים אותם כעתודה. ההצעה שעל השולחן, לטעמנו עלולה לפגוע בעיקרון הזה שנשמר משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהעברת סמכויות למועצה הארצית כפי שאמר גם היועץ המשפטי של הוועדה בצדק, תטיל עומס רב על המועצה הארצית, מצד אחד. מצד שני לא ברור בכלל שבאמת הסיבה שהוועדה המחוזית לא הספיקה לקדם את התוכנית 18 חודשים היא בגלל איזשהו פגם בוועדה עצמה. יש הרבה כשלים, יש הרבה אתגרים. יש תכנונים שהם מורכבים, גם אם מספר יחידות הדיור שלהם הוא קטן, ולכן לפעמים יש צורך בפרק זמן יותר רחב. אנחנו חושבים שקביעת סד זמנים קשיח של 18 חודשים והעברה אוטומטית של התכנון עלול לפגוע בכל ההתקדמות שנעשתה לפני כן, שהשיגה הישגים גם בתחום הפיתוח וגם בתחום שמירת הקרקע, לכן אנחנו מצטרפים לדברים שנאמרו מקודם וסבורים שאין מקום לבצע העברה אוטומטית לוועדת משנה של המועצה הארצית. לגבי הוועדות המקומיות,

כאשר מדובר בתוכנית שהיא קטנה, שנמצאת בתך קו כחול של רשות מקומית, צריך לאפשר לה לקדם את הפיתוח.

לדוגמה, מספר יחידות דיור נמוך או מספר דונמים קטנים בהשוואה למספרים שראינו פה מקודם. ועדה מקומית במהותה מוגבלת על ידי הקו הכחול שלה, ובישראל כאשר ועדה אחת גובלת בוועדה אחרת אבל יכולה לתכנן רק את מה שנמצא בה, התוצאה עלולה להיות פתרון שהוא לא מיטבי לכלל האזור. יכול מאוד להיות שעבור אותה רשות מקומית יינתן פתרון נפלא, אבל כאשר זזים מטר לרשות הגובלת, מגלים שזה יוצר להם אתגרים משלהם וככה בעצם מעכבים את הפיתוח ולא מביאים לאיזשהו פתרון שהוא הוליסטי ברמת המחוז. גם פה אנחנו חושבים שלוועדות המחוזיות יש ניסיון רב בתכנון כזה שמסתכל מצד אחד בראיה מספיק רחבה ויכול לראות את כל הרשויות המקומיות וכל הוועדות שנמצאות בשטח. מצד שני הוא לא נמצא בספירה עליונה מידי כמו המועצה הארצית ולכן הוא הגורם הנכון ביותר לאזן. לכן אנחנו חושבים שעד כמה שניתן יש לשמור על הסמכויות של הוועדה המחוזית. לא להעביר תוכניות בצורה שרירותית לוועדות המקומיות, אלא במקרים שבהם המורכבות התכנונית היא לא גדולה וההשפעה הסביבתית על התושבים של הרשויות האחרות לא תהיה משמעותית. רק כדי לסיים בדוגמה, ועדה מקומית יכולה להחליט שאת המפעל המזהם שהיא רוצה להקים, היא תקים אותו בקצה הקו כחול שלה כדי לפגוע כמה שפחות בתושבים שלה, אבל קצה הקו הכחול הוא בדיוק הגבול של השכונה הסמוכה בוועדה מקבילה. הדברים האלה עלולים ליצור כאוס תכנוני וגם פגיעה סביבתית ניכרת. כדי למנוע את המצב הזה אנחנו חושבים שנכון שלא לקדם את ההצעה בנוסח הנוכחי.

שלום, אני רכז קשרי ממשל בארגון מגמה ירוקה. תודה היושב-ראש על זכות הדיבור. אני אחזק באמת את אסף מהחברה להגנת הטבע שדיבר לפניי. כמו שהוא גם אמר, ישראל מקום שלישי בקצב איבוד השטחים הפתוחים ביחס למדינות ה-OECD וה-J20. רק לשם השוואה, כל שנה בישראל נאבד שטח פתוח בהיקף של 30 קמ"ר. זה שלוש פעמים העיר טבריה בשנה. השטח באמת בישראל לא גדול. אנחנו לא מדינה ענקית וכל שינוי צריך להיעשות פה במשורה ובאמת להבין מה ההשלכות. אני שם פה גם בדיון הזה וכל כנסת וכל ממשלה,

זאת שלפניה, זאת שלפניה. יש הפרה של המתח הקיים בין פיתוח לשימור שהצליחו ליצור בוועדות התכנון. איכשהו זה מצליח להיות מאוזן במנגנונים הקיימים,

שהולכים ומופרים גם לדעתנו. אנחנו נראה את ההפרה המאוד בוטה של המתח הזה גם בחוק התשתיות שיבוא לדיון פה בוועדה. אני רוצה להתריע פה שממש בשיטת הסלמי סעיף אחר סעיף, הצעה אחר הצעה אנחנו רואים שהמתח הזה שחשוב לכם, בין שימור לפיתוח מופר. עכשיו אני אתייחס גם לסעיפים עצמם. לעניין העברת התוכניות מהוועדה המחוזית לארצית, לא ראיתי פשוט על זה שקופית. אם יש בעצם הצגה כמו שהוצגו העומס בוועדות המחוזיות, פילוח לפי העומס, לפי איזה תוכנית בוועדה הארצית. לא ראיתי שהוצג פה פשוט. תענה לו, מתן. אמרנו גם ליו"ר הוועדה שאנחנו נציג את זה יותר מפורט בדיון הבא, אז נשמח. אם יש לך שאלות ספציפיות, אתה מוזמן. בדיון הפרטני יוצג.

אוקיי, בסדר. אני באמת אחזק פה את מה שאסף אמר קודם. נגיד ומתקיימים דיונים קריטיים בנושא ההשפעה על הסביבה, למשל תזכיר השפעה על הסביבה, והדיון הזה, בגלל ההעברה של התוכנית נקטע, יש פה בעצם פגיעה בסופו של דבר באיכות של התכנון. איכות התכנון זה לא סתם איזשהו מושג איזוטרי. זה משהו שנוגע לחיים של כל אחד ואחד מכם, של חברי הכנסת, שלך יושב-ראש הוועדה, ובסופו של דבר השיקולים האלה של המהירות של התכנון, שאנחנו יודעים שאם זה תוך 18 חודשים יעבור, השיקול של המהירות יהיה בעדיפות הרבה יותר גבוהה על השיקול של איכות התכנון, ובסופו של דבר המבנים האלה שאנחנו נחיה בהם, הם יהיו פה לעשרות השנים הבאות ואנחנו לא רוצים ליצור מצב שאנחנו נחיה פה בגוש של בטון בלי טיפת שטח פתוח לרווחה. גם אנחנו כמובן מתנגדים להצעה לפחות כפי שהוצגה כרגע, ויותר מזה, אם יש נכונות לקדם את ההצעה, יש לשים קווים מאוד ברורים מתי ההצעה כן תעבור לוועדה הארצית ומתי היא לא, כמובן תוך תשומת לב להליך התכנון הסביבתי. צריך להביא פה כמובן את הנציגים של הארגונים מוועדות התכנון. לא ראיתי פה נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, היועצים הסביבתיים שם, שאני מאוד מאוד אשמח שיבואו וגם יחוו את דעתם. לעניין העברת הסמכויות לוועדות המקומיות. כמו שנאמר פה, בניגוד לוועדות המחוזיות - - - הם הוזמנו,

הוזמנו?

חבל מאוד שלא באו. שווה לוודא שהם יגיעו. אני גם אתייחס לזה בסוף, על העניין של המעורבות של משרדי הממשלה. לעניין העברת הסמכויות לוועדות המקומיות. כמו שאמרתי, לוועדות המקומיות אין נציגות סביבתית. זה עוול. בוועדות המחוזיות ארגוני הסביבה יכולים לחוות את דעתם כמו שאמרו פה. נעשה הליך תכנוני, יש ייעוץ סביבתי והם יכולים לחוות את דעתם. בסוף השאלה היא שוב של איכות התכנון, איך אנחנו רוצים שייראה השטח? האם יישארו שם שטחים פתוחים? האם השיקולים הסביבתיים יילקחו בחשבון בדיונים, במיוחד בעידן של משבר אקלים, בעידן של משבר מגוון ביולוגי? לצערי התשובה היא לא, לפחות לא בהסדר שמוצע פה.

אני מתריע פה על פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור. אם יש באמת רצון אמיתי, להביא את ההצעה הזאת ולאזן את המתח הזה בין פיתוח לשימור, אז יש לתקן את העוול ולהוסיף כמובן נציגות סביבתית לוועדות המקומיות. גם להתייחסות שלך לעניין שמשרדי הממשלה לא פה, וגם ההערה הזאת לדעתי למשרד האוצר ובאופן כללי על חוק ההסדרים. היועצת המשפטית לכנסת הוציאה בסוף חודש מרץ לחברי הכנסת ממש מכתב שבו היא הסבירה על חוק ההסדרים ועל ההתנהלות שעומדת להיות בוועדות, והיא רשמה שם באופן מאוד ברור וכל חברי הכנסת קיבלו את זה. אני מצטט: "חשוב לציין כי מניסיון העבר אנו למדים שלעיתים ההצעות שנכללו בהצעת חוק ההסדרים התאפיינו בחוסר בשלות ובכלל זה חוסר בעבודת מטה משותפת למשרדי הממשלה ולרשויות". אני מרגיש בתור מישהו שקורא את הצעת החוק הזאת, עוד מקרה כזה. שינויים כאלה כמובן צריכים לבוא מתוך עבודת עומק. משרד האוצר רוצה להציג איזשהו נרטיב ומציג רק את הראיות שתומכות בזה, אבל למשל מה העומס על המועצה הארצית לא מוצג פה. יש פה איזושהי עבודת מטה שכנראה לא נעשתה אם זה לא מוצג פה. הארגונים הקיימים עובדים. יש לחזק אותם בתקינה נוספת כמו שאמרו פה, וההצעה הזאת כמובן לא עושה את זה פה. תודה רבה. גל גבריאל, אדריכלית. שלום, תודה ליו"ר ולוועדה. אני מהנדסת העיר לוד ומייצגת כאן גם את איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים בישראל. התייחסות ממש קצרה אבל מאוד מהותית לנושא של מי בעצם אחראי לקבוע את הקו הכחול של תוכנית, בין אם בסמכות מקומית או בסמכות מחוזית. נכתב בהצעת החוק שתחום התוכנית הוא בהתאם לחוות דעת המתכנן, כאמור בפסקת משנה ב'. הכוונה היא לאותו מתכנן שהוא בעצם מתכנן הוועדה שבסמכותה התוכנית. אם התוכנית היא בסמכות מחוזית ולוועדה המקומית אין אפשרות לחוות דעה שתילקח בחשבון על הקו הכחול, אז בעצם אנחנו מפרים פה כמה דברים:

בעצם את המעמד של הוועדה המקומית, שקודם דיברתם על מתן סמכויות נוספות לוועדות המקומיות, אז הנה הזדמנות ממש קטנה בעצם לחזק את המעמד של הוועדה המקומית והמעמד הוא כמובן מאוד מאוד חשוב בדיון הדמוקרטי על התכנון. (היו"ר יעקב אשר) כן, בבקשה. טוב, תודה רבה. כפי שאמרתי, אני מייצגת את איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים. אני מהנדסת העיר לוד ואני מתייחסת לסעיף של הגדרת תחום התכנון בתוכניות שהן למעשה בעיקרן בסמכות הוועדה המחוזית ונקבע בהצעת החוק שתחום התוכנית הוא בהתאם לחוות הדעת של המתכנן, כאשר המתכנן הוא בעצם מתכנן הגוף בעל הסמכות של התוכנית. מה שאנחנו אומרים, מה שאני מנסה לומר כאן הוא שבעצם יש פה איזשהו כשל ואני אנסה להסביר אותו בשתי נקודות קצרות.

דיברנו קודם על כמה חשוב לתת לוועדות המקומיות סמכות, והנה אפשרות קטנה לתת לוועדה המקומית סמכות מאוד משמעותית בקביעת הקו הכחול שבתוכנית שהיא בתחומה. אני אגיד למה זה חשוב שהוועדה המקומית תחווה את דעתה ודעתה גם תהיה זו שתכריע. זה משום שכאשר אנחנו משרטטים את הקו הכחול של התוכנית, אנחנו בעצם מייצרים פעמיים שני דברים: פעם אחת, אנחנו מתקנים את העיר. אנחנו עושים את התוכנית של ההתחדשות עירונית האלה, ואני מדברת על תוכניות בתחום הערים. דקות הקו, לפעמים יש לו משמעויות כלכליות-חברתיות שלאו דווקא מי שיוזם את התוכנית, בין אם הוא יזם, ככל הנראה יזם, יכול בוודאות להגדיר את זה בצורה הנכונה ביותר וגם לא הוועדה המחוזית שלא מכירה את הצד השני של הרחוב, את התחום של השצ"פ, אם צריך להוסיף פה מעט זכויות וכן הלאה, לכן הדעה המקומית היא כל כך נכונה ואמיתית. היא בעצם הזהות של המקום, אם נרצה להגיד את זה ככה, והתוכנית אמורה לתקן את העיוותים שהיו בעבר. אולי בעצם כבר הכנסתי את שני הטיעונים במשפט אחד. בין אם מדובר בתוכניות של 70 דונם או בין אם מדובר בתוכנית של 7 דונם, הדקות של הקו הכחול היא למעשה מכריעה האם באמצעות ההזדמנות הגדולה של עריכת תוכנית וכל הזמן שלוקח לאשר אותה, וכל הטוב שיוצא ממנה. האם בסוף יצרנו מרחב אורבני נכון או לא נכון, מתאים או לא מתאים לקהילה. את מדברת בעצם על אפשרות שהוועדה המקומית תוכל לתקן קו כחול? שהוועדה המקומית תהיה חלק מאותה סמכות שמחליטה מה הוא הקו הכחול של התוכנית.

מדובר פה על משהו מאוד מאוד ספציפי, ואם אתם רוצים שלא יגעו בזה, אז הוועדה המקומית תצטרף כמגישה ונגמר הסיפור ולא צריך להרחיב קו כחול ולא כלום. אגב, נכון. האמת שיש פה עיוותים שלפעמים ניתן לתקן אותם באמצעים - - - אז מדובר פה על מקרה שהוועדה המקומית לא רוצה להצטרף לתוכנית והוועדה המחוזית מבקשת להגדיל, אז המתכנן יקבע, אבל אם הוועדה המקומית עצמה היא מגישת התוכנית, אז לא צריך את כל הדבר הזה. לא הוועדה המקומית היא מגישה. לרוב זה היזמים. היא יכולה להצטרף כמגישת התוכנית ואז הקו הכחול יהיה אותו קו כחול קטן,

ולא יצטרכו להגדיל אותו.

ממילא בדרך כלל ולרוב מה שצריך להיות זה שבעצם היזם מגיע ועושה את כל התהליך קודם בוועדה המקומית ואחר כך הוא מגיע לוועדה המחוזית, ובוודאי שהוועדות המחוזיות מאוד מעוניינות בחוות הדעת של הוועדות המקומיות ונשמעות לפרוטוקולים שנערכים בוועדות, וזה חיובי. התהליכים עצמם קורים לרוב בצורה חיובית והטובה, אבל שבחוק זה גם יצוין - - - הצעת החוק מדברת על סיטואציה שבא יזם, תיאם מול הוועדה המקומית כבר, נגיד בא עם 50 דונם תוכנית. הוא מגיע לוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית אומרת לו תשמע, אנחנו רוצים שתגדיל, יש פה עוד חלק. נראה לנו שיותר נכון שה-20 דונם הנוספים שיש פה ליד בצד הימני של הקו הכחול, תצרף אותו ביחד, אבל אז הוא אומר, לא יהיה לי ה-75%, ועל זה החוק מדבר, על סיטואציה מאוד ייחודית ונקודתית. לא מדובר על כל מקרה ומקרה. ודאי שבכל מקרה עוברים דרך הוועדה המקומית, מקבלים את ההמלצה ומתקדמים.

אנחנו נדבר על זה כשנגיע לסעיף. כדאי אולי לפרט את ההערה הזאת ולתת כמה דוגמאות ולאו דווקא בתוכניות גדולות שבואו נכניס באמת עוד מתחם. אנחנו מדברים תמיד על כמויות גדולות, אלא דווקא לפעמים בדקויות הקטנות גם. בהקשר הזה אני אגיד עוד משפט. אני רוצה לחזק את כל מי שאמר שצריך להגדיל את המטרים המרובעים,

בדיוק מאותה סיבה. ככל שיש יותר מטרים מרובעים בתוכנית, ההזדמנויות לייצר עירוב שימושים ולייצר תוכנית שהיא מכילה תכנים אורבניים מלאים ולאו דווקא את אותן יחידות דיור שהן בעצם הקטליזטור היזמי, כמובן נקבל תוצאות תכנוניות טובות יותר. האם זה נכון ההסתכלות שלי, שזה גם תלוי באיזה ערים מדובר? בכל עיר שרוצה לעשות התחדשות עירונית ולא הייתה בה עירוניות טובה בעבר, שזה מרבית הערים בישראל, נדרש תיקון שיתכלל שימושים ויערב אותם, ולכן המטרים המרובעים הם דבר מאוד חשוב. יחידות דיור זה דבר מאוד חשוב, אבל כל המטרים המרובעים הנוספים לצורכי מסחר, תעסוקה, כמובן שירותי הציבור,

כל מה שבעצם צריך להיבנות ביחד. אוקיי. אנחנו נדבר על גבולות הגזרה כשנגיע לסעיף. תודה רבה. חיים פייגלין, התאחדו בוני הארץ, בבקשה. תודה אדוני היושב-ראש. אני רוצה להגביל את עצמי רק לבקשה שלך לדון בענייני תכנון. יש לנו כמובן הרבה מאוד מה להגיד גם בענייני רישוי, אבל אני מבין שתיוחד לזה ישיבה אחרת. בענייני תכנון אני רוצה להתייחס לקרקע פרטית. קרקע פרטית לצערי בעבר השתתפה בערך בשיעור של 50% מהבנייה בארץ. בשנים האחרונות המצב הזה התדרדר. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים באחוזים הרבה יותר נמוכים. תראה, המדינה רוצה גם להרוויח כסף בשביל התקציב ודברים אחרים. כשירדו המחירים באופן דרסטי, אם ירדו בעזרת השם ובעזרת כל מי שצריך לעזור בעניין הזה, יגידו לכם, יאלה, תרוצו. פה אנחנו לא מסכימים.

אבל פה אתה יודע שזה כבר יהיה אחרי הקדנציה שלך. אני מקווה שזה עוד יהיה בקדנציה שלי. אני גם מאוד מקווה, כי הקדנציה שלך הקרובה קשורה גם לקדנציה שלנו קצת בלוח הזמנים. בקיצור, אתה אומר אדוני היושב-ראש שצריך להסתכל דרך החור של הגרוש בשביל להבין למה הקרקע - - - אתה צריך להסתכל עליהם כמתחרים אצלך בשוק. אוקיי. אני דווקא מנסה לראות אותם כשותפים. כן, זה מה שאני גם מקווה. אנחנו חושבים שצריך לתקן, ואני מקווה שאני אצליח בהמשך אולי לשכנע גם את חברינו במשרד המשפטים שצריך לאפשר בקרקע פרטית גם לבעל קרקע כלשהו ללא תנאי סף בכלל, לאפשר ליזום תוכנית, להשקיע ממרצו ומכספו ומכישרונו. הרי מדובר בתוכניות משביחות שמשביחות לכלל בעלי הקרקע, ומדובר בהסתכנות של בעל קרקע פרטי אחד מתוך רבים, שמוכן לעשות את העבודה.

צריך אפילו ליצור את המנגנון שמאפשר לו לקבל חזרה את העלויות שהוא השקיע. הרי ממה נפשך? מה החשש פה? בסופו של דבר אותה תוכנית שאותו בעל קרקע בודד ישביח לכל בעלי הקרקע בחלקה, ולפעמים זה כמו שאמר שלום פה בצדק, אנ"מ של 5,000 דונם שיש שבעה כאלה בין נתניה נניח לרחובות. אף אחד לא יודע למה צריך 34,000 דונם אנ"מים שהם כולם אגב קרקע פרטית מרובת בעלים. אנ"מים זה אזורי נופש מטרופוליניים, למי שלא יודע. המצאה של תמ"מ/21/3. בדיוק כך, המצאה של תמ"מ/21/3. אין לזה שום הגיון. אין שם שום נופש מטרופוליני וגם לא יהיה שם. יש שם קוצים, דרדרים ועבירות בנייה וחריגות בנייה וכל מיני מבנים שניבנו שלא על פי דין. אבל זו מטרת התוכנית. אני מציע שיאפשרו אפילו לבעל קרקע אחד ללא תנאי סף להגיש תוכנית, להשקיע ממרצו וכספו ולאפשר לדון בתוכנית. ממילא התוכנית הזאת תעבור את כל תנאי הדיונים להפקדה ולאישור והתנגדויות וכל מה שצריך, ולכן אין שום חשש שמישהו יעשה פה איזה מחטף. מחטפים לא יהיו פה. זה יאפשר באמת לקרקע הפרטית - - - אתה מברך על התיקון או אתה אומר שהתיקון צריך להיות יותר? הוא צריך להיות יותר דרסטי. עכשיו לגבי ועדות ערר. ועדות ערר זה מכה שאיננה כתובה. בוא רגע ניגע אולי בזה. בוא ניקח רגע את הצד השני, את האיפכא מסתברא של העניין הזה. מה החשש באמת להצעה הקיצונית שהוא הציע? אני יכול לכם גם את החששות אבל אני רוצה לשמוע את זה

מה החשש אם מורידים את זה לאחוז יותר נמוך של לאו דווקא אחד בודד? החשש הוא שבסוף הוא דואג רק לחלק שלו? הרי תוכנית מגיעה בסוף לאיחוד וחלוקה.

בסופו של דבר איננה ראויה, אז היא לא תעבור את גופי התכנון. משרד המשפטים. אני אענה בשם משרד המשפטים. אני חושב שאחת הסוגיות שהיה קשה למשרד המשפטים בשיח בכלל על הורדת הרוב היא העניין של בסוף אתה נותן פה זכות לבן אדם לתכנן על קרקע שלא שלו. יכולה להיות לזה פגיעה בקניין, ולכן מבחינת משרד המשפטים היה קושי לבוא ולומר, לתת היום לפרט שהוא עם - - - סתם אני מחדד הלאה. זה לא שאני אומר שאני תומך במה שאתה אומר. גם אני לא תומך במה שאני אומר. אני אומר מה עמדת משרד המשפטים.

הרי התוכנית הזאת הולכת לעבור אחר כך ועדות. אחד הדברים שעושים תמיד, הנושא של איחוד וחלוקה אם צריך, ובדיקות כלכליות לראות שאדם לא נפגע, בטח לא בקניין. זה הדבר הראשון, לפחות מה שאני זוכר, בוועדה המחוזית בתל אביב היו בודקים - - - אני מבין לגמרי מה שאתם אומרים. אני מדבר עכשיו עם משרד המשפטים. אתה רק הדובר כרגע. אני נכנס לפסיכולוגיה. יש לפעמים יזמים, אנשים שיש להם קרקעות ואומרים,

לנכדים. אין לו זמן, אין לו כוח, הוא מספיק התעשר כבר מדברים אחרים. אנחנו רוצים לגרום לאנשים לעלות על הקרקע. אם יש שלושה-ארבעה אנשים שיש להם בעלות על קרקע ואחד מהם הוא חברמן והשניים לא כל כך חברמנים כרגע או ספקולנטים שאומרים,

אני אחכה. למה לא לתת תמריץ להתחיל מה שנקרא לעשות את הסטארט. הסטארט הזה מתחיל, הם יבואו לכל הישיבות. הם יגיעו, הם יתנגדו איפה שהם צריכים להתנגד, הם ילכו לבית משפט אם פגע קניינם. אם הם יראו שאת כל הבוננזה שמים בשטח של ההוא ולא אצלם, אף אחד לא פראייר. זה לא הולך לעבור ככה. למה לא לחשוב טיפה יותר אמיץ, יותר נועז? עכשיו אתה חייב לענות. כן, אני חייב לענות. אני פשוט לא ליוויתי את הסעיף הזה מטעמנו. בכל אופן אני אוכל להגיד שבסופו של דבר אנחנו מדברים על זכות קניין שהיא כמובן זכות יסוד, צריך לזכור.

בזכות הקניין פגעתם ברגע שאתה נותן אפשרות לרשות ציבורית כזו או אחרת להחליט ולהגיש תב"ע איפה שהיא רוצה. מבחינת פגיעה בזכות הקניין כבר פגעת, אבל פגעת מסיבות טובות, כי אתה בא ואומר, הרשות המקומית צריכה להוביל או חזקה עליה שהיא תוביל את העיר.

זה לא רק חזקה עליה שהיא תהיה ישרה, אלא היא רוצה להוביל התפתחות בעיר. אני לא אומר שאי אפשר לפגוע כלל בזכות הקניין. אפשר וזה צריך להיעשות בצורה מאוזנת ואיפה שהדבר נדרש. פגיעה מעבר למה שעכשיו מופיע בהצעת החוק, אנחנו חושבים שזאת תהיה פגיעה לא מידתית ואין מקום להרחיב את מה שיש. דרך אגב, היושב-ראש, בקרקע במושה מספיק לך גם להיות - - - בכל מקרה אם יש איזו הצעה קונקרטית, אנחנו מוכנים לבחון. אני רוצה שתבינו, אנחנו נמצאים בסד זמנים משוגע לחלוטין. אני רגוע מאוד ומשתדל לתת שלווה ואפילו קצת הומור. אנחנו הולכים לעבוד פה מאוד מאוד קשה בשבועות הקרובים. אולי מה שמצפים מאחרים, ממני כנראה שכבר לא מצפים את זה, שאני לוקח את מה שיש כזה ראה וקדש, מעביר ומצביע. אני רוצה לטייב את הדברים, לנקות אותם, לשכלל אותם, ללטש אותם לטובת העניין, כי אני חושב שיש לנו הזדמנות במיוחד בנושאים של תכנון ובנייה. הרי בסוף ההחלטות שנסגרות על השולחן הזה מגיעות למהנדסי העיר ולראשי הערים כהוראות הפעלה והם צריכים להפעיל. אם אנחנו רוצים שהם יפעילו, אנחנו צריכים שהדברים האלה יקרו כמו שצריך, לכן אני מבקש, אם צריך אנשים, כמו שביקשתי מקודם את היועץ המשפטי של משרד הפנים לישיבה הבאה. אני לא סתם מבקש את זה, כי בסוף הוא המחליט והוא נותן את האוקיי. אם הוא לא נותן את האוקיי אין לנו מינויים בוועדות ואין לנו דברים והדברים לא מתקדמים. אותו דבר גם מה שקשור אליכם. יש מישהו שמלווה באופן כללי. תבדקו טוב מה אנחנו הולכים לדון באותו יום ותביאו את האנשים שיודעים לתת לי תשובות. כשיודעים לתת תשובות ויודעים לחשוב ויודעים לרוץ החוצה ולהתייעץ גם עם גורם בכיר אם צריך, נוכל לקבל החלטות תוך כדי תנועה. כן, נעמה.

אני קודם כל שמחה על מה שאמרת. אני שמח שאת שמחה. למרות שאני ממש פחות זמן ממך פה, שנינו כנראה יודעים שהנטייה לא פעם היא דווקא לא לבאר את כל הסוגיות

אני רוצה לשאול אותך, בגלל שחוק ההסדרים הזה, האגרסיבי ביותר בוועדה שלך, אגרסיבי ביותר, האם אתה לא תאפשר להעביר עד הסוף מה שלא יבואר פה? תקשיבי, אני מסיבת עיתונאים עושה בסוף. יש שני טקסים שמאוד חשובים, הנחת אבן פינה וחנוכת הבית. אני אהבתי חנוכת בית, לא הנחות אבן פינה, ולכן אני לא רוצה גם להגיד עכשיו שום דבר. לא נותן שום הצהרות. אני רוצה להתקדם. כי כשבדיון הפיצולים העבירו את כל האגרסיה הזאת לכאן, הדבר המטורף הזה, אמרו לנו, אל תדאגו, יעקב אשר לא ייתן שיעבור משהו. אתם לוקחים את האחריות על כל הסוגיות. אני הודעתי לחבר הכנסת ינון אזולאי שדיבר בשמי בוועדה, לא מיניתי אותו כדובר שלי אבל אני חושב שהוא הביא את הדברים. אני אומר עוד פעם, בלי הצהרות, בלי סיפורים. בואי נעבוד והצהרות נשמור לאחרים. אדוני, אני רק לא סיימתי את דבריי. אני יודע, אני זוכר. אני נראה מבוגר אבל אני די ערני.

אוקיי, אז אני ממשיך. לעניין העברת סמכויות להשלמת תוכניות מהוועדות המחוזיות למועצה הארצית, תכנון ובנייה, פה חתכו בגרף שהוצג את התוכניות שנתקעות כאילו ב-18 חודשים. אני מניח שאתה ואני ואולי גם נתן אלנתן פה מכירים גם תוכניות של מאמצי תכנון במקומות מסוימים בוועדות המחוזיות שתקועים עשר,

20 וגם יותר שנה והולכים הלוך וחזור, הלוך וחזור לא 18 חודש. הלוך חזור, הלוך וחזור לפעמים 20 שנה. הלוך וחזור באיזה תחנות? בין היזמים לבין הוועדה המקומית לבין הוועדה המחוזית. חשוב שתדגיש. זה בין המחוזית למקומית? הלוך חזור, הלוך חזור, וכאשר יש משבר דיור ובאזורי ביקוש, אני לא מדבר כרגע על אזורים, שזה גם עניין, סוגיה אחרת, אבל באזורי ביקוש פה במרכז שמשוועים לפיתוח, כאשר העסק הזה - - - אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? אני לא מתייחס כרגע לאזורי ביקוש או לא לאזורי ביקוש, כי אני רוצה להפוך את אזורי לא ביקוש לאזורי ביקוש. אני איתך לגמרי. שזה הפריפריה בדרך כלל. להיפך, אני רוצה לקרוא לפריפריה אזורי הביקוש החדשים. בעזרת השם. אני מקווה שזה נגיע.

אני אומר שבסופו של דבר כאשר אנחנו רואים שיש לא מעט תוכניות של מאמצי תכנון כל כך ממושכים וכל כך אדירים שלא מגיעים לידי החלטות, אז אני חושב שצריך לאפשר באמת ראיה ארצית של ועדת משנה של המועצה הארצית שתכריע סוף סוף אחרי 15 שנים. אבל זה קיים היום. היום אחרי 18 חודש יכול יזם לבקש להעביר את זה לוועדת המשנה. אם יש תוכנית שהיא כבר חמש שנים,

שבע שנים, יכול היזם לפנות ולבקש להעביר את זה למועצה הארצית. למה לא עושים באמת? זה קיים היום. לא עושים את זה משום שחוששים להתעמת. יזם מסוים, יש לו אינטרסים שונים בוועדה המחוזית. יש לו אולי עשר תוכניות בוועדה המחוזית.

אתה לא רואה שהוא מתקפל. הוא חושש שאם הוא יעביר תוכנית אחת, יבואו עוד תשע תוכניות אחרות, לכן זה לא ענייני ולכן אנחנו חושבים שלאוטומטית הזאת יהיה משקל רב. אם לא מצליחים להכריע ב-18 חודש, שיעבור אוטומטית בלי בקשה של אף אחד. כן, אבל אני גם לא רוצה שיקרה עוד דבר, שברגע שנשים יותר מידי גיליוטינות בדרך, אז יפסלו תוכניות. זה נכון שיש אינסנטיב לוועדה המחוזית גם לאשר תוכניות כי סופרים אותה גם מבחינת כמה יחידות דיור היא אישרה בכל שנה. סטטיסטיקות זה חלק מהעניין אבל גם זה צריך להיזהר. לפעמים בסוף יהרגו תוכנית כי מעדיפים שזה לא יגיע לקולגות שלהם, לאחרים. אוקיי, אנחנו נדון בזה.

שווה בדיקה. ועדות ערר זה משהו שצריך באמת לקצוב את הזמנים שם ולאפשר להם לפסוק. זה ועדות מעין שיפוטיות. אין שום סיבה שעררים קנטרניים שמוגשים, לא בסופו של דבר יוטלו עליהם הוצאות ויוטלו עליהם גם אם צריך הגשה של בטוחות. מי האחראי על ועדות ערר? זה אחריות שלכם? שלי. זאת אומרת גם תקציבית, גם מבחינת כוח והכול? שוב, בכפוף למה שהאוצר נותן לך. הם מועסקים דרך חברה, אבל כן, הם דרכנו.

כשנגיע לדיון אני רוצה באמת לדעת מה מצב כוח האדם שם? האם כל מה שקורה שם זה קורה בגלל בעיות כוח אדם או בגלל האדם? יש שינוי בתקופה האחרונה. אנחנו נציג לכם את זה בישיבה הבאה.

הלאה. אגב, הבעיה עוד יותר חמורה בוועדות ערר להיטלי השבחה. שם זה בכלל קטסטרופה. שם נמשכים הדיונים שנים. אי ודאות על פרויקט שלא יכול להתממש בינתיים כי אין לו שום ודאות. אתה הולך לבנק מלווה, אתה לא יודע מה היטל ההשבחה שם והוא קריטי לכלכליות של הפרויקט. כל עוד לא מכריעים בהיטלי השבחה בוועדת ערר להיטלי השבחה, הפרויקט מושבת. נגעת בנקודה חשובה מאוד. היא לא נמצאת כאן אבל תחשבו גם אתם אם אתם רוצים משהו במסגרת חוק ההסדרים. אני יכול לתת לכם את שירותיה הטובים של הוועדה בעניין, כי זו נקודה נכונה מאוד. אדוני היושב-ראש, דווקא בנושא הזה אני רוצה לומר שזה החלטה של קודמיי לתפקיד שהם קיבלו החלטה מושכלת כדי באמת לקצר את התור בוועדות הערר. זה אותה ועדת ערר שהיא דנה גם בהיטלי השבחה וגם בהיתרים. קיבלו החלטה לשים את הדגש על הוצאת היתרים ותוכניות כדי לקצר שם. רוב ועדות הערר הגיעו למצב שתוך חודשיים-שלושה אחרי דיון כבר יש החלטות.

יש ברובן כבר. יש גם בודדים שלא אבל רובן, יש לנו 19 ועדות ערר. זה לא ועדת ערר אחת. זה באמת בא על חשבון היטלי השבחה כי מטבע הדברים כל הנושא של היתרים ותוכניות הרבה יותר חשוב מהיטלי השבחה, כי היטלי השבחה, אתה יודע מה גבולות הגזרה שלך. יש את הטענה של הוועדה המקומית, יש את הטענה שלך. זה משהו באמצע. אני מסכים איתך. קודמיי כשקיבלו את ההחלטה, הם קיבלו החלטה נכונה. גם אני הייתי מקבל את אותה החלטה.

אבל לו לקודמיך הייתה אפשרות להגדיל כוח אדם בעניין הזה ולתת יותר זמן, אז אפשר לעשות את זה בו-זמנית. אני מסכים עם נתן שהמצב בתחום התוכניות, עררים על תוכניות והיתרים, המצב שם השתפר וזה נכון, אבל נתן, אני לא יכול להסכים איתך עם גבולות הגזרה בעניין היטלי השבחה, כי גבולות הגזרה בעניין היטלי השבחה, אני פותח פה סוגריים, הוועדה הזאת צריכה גם לדון ברפורמה בהיטלי השבחה משום שהפערים בנושא היטלי השבחה הם כל כך דרמטיים, כך שלמעשה אי הוודאות בנושא היטלי השבחה הוא תהומי. אי הוודאות היא עצומה. נכון שיש גבולות גזרה, אבל גבולות הגזרה עם מאוד רחבים. אני מאמין שזה יילך ויתקצר גם שם. אל תשכח שעוד שנה, שנה ומשהו אנחנו מפסיקים עם כל הנושא של הקלות, אז יירד לנו העומס מההיתרים. איך אומרים אצלנו? בעזרת השם, בלי נדר. יירד הרבה. אני רוצה להאמין שכך יהיה. טוב, זה בעצם כרגע לנושא התכנון. יש עוד נושאים רבים אחרים אבל אני אסיים כאן.

אוקיי, תודה רבה. מרכז השלטון האזורי. שלום, אני יועץ משפטי של מרכז השלטון האזורי. במסגרת הדיון הכללי רציתי להעלות עניין שעולה פה כל הזמן וקצת מתחבא מאחורי השורות. מצד אחד יש הגדלה ורצון להגדיל את היכולות המקומיות על מנת לפתור חסמים בדרגות היותר גבוהות. מצד שני אנחנו רואים שיש וקטור הפוך לגמרי ואני לא יודע איך זה ייצא. העניין של באמת כל העברת התוכניות באופן אוטומטי כפי שמוצע היום כלפי מעלה הוא ההיפך מלהעצים את הכוח המקומי. צריך לזכור גם שכפי שהיושב-ראש אמר,

סוף הדרך הוא בהיתרים, וכאשר מוצע במסגרת ההיתרים בכלל להעביר הכול למוסד ארצי, אז יש כאן וקטורים הפוכים. אני כרגע לא מתייחס נקודתית להסדר זה או אחר, אבל צריך לזכור שכשעושים הסדר טוב, הוא צריך להיות קוהרנטי. הוא צריך להגיד, אנחנו מעצימים, בין אם באמצעות עוד כוח אדם, טיוב של יכולות קבלת ההחלטות גם בוועדות המקומיות, גם במקום שנותנים היתרים, בוועדות הרישוי וכו', או אנחנו בעצם כל הזמן נמצאים עם השוט של אם לא תעבדו מספיק מהר, מייד נעלה לארצי ובארצי אנחנו ניתקע בחזרה. זה שני וקטורים הפוכים. האיום שאם לא יעלה לארצי הוא לא איום על הרשות המקומיות, הוא יותר איום על הוועדה המחוזית. והיא גם על תוכניות גדולות בלבד מעל 500 יחידות דיור, כך שזה לא חופף - - - בדיוק. זה לא איום. בוא נאמר, תמריץ. אנחנו חושבים שצריך, וזה כן עולה מכל מה שנאמר פה עד עכשיו, להגדיל את היכולות במקומות היותר מקצועיים, זאת אומרת במקומי ובמחוזי בלי ללכת למקומות של זה, אבל בזה נדון בדבר הספציפי. מאחר ואתה מייצג את הרשויות האזוריות, אז אני חושב שצריכה גם להיות הסתכלות טיפה אחרת בין אזוריות לבין - - - אני מסתכל מהמשקפיים שלנו כרגע. לטוב ולמוטב, אתה יודע, לכל הכיוונים. יש עניין שהוא לא עקרוני אבל הוא נקודתי ולא עלה עד כאן. אני רק מבקש שכן תדונו בו כמובן כאשר תגיעו לסעיפים הספציפיים, וזה הנושא של הגדלת סמכויות ועדה מקומית בנושא של פיצול מגרשים עם ייעוד למגורים. אנחנו כמובן בעד העניין הזה.

המקומית כדי לאפשר מגרש - - - זה נמצא על סדר-היום. נמצא, אני רק אומר, נצטרך לדון בו בדיוק שלו כי לדעתנו אתם מאפשרים שם פיצול לשני מגרשים בעוד שבדרך כלל הדיונים הם על שלושה

אני רק שואלת מה קרה עם זה? כי אם כל הזמן עושים אותו דבר ומצפים לתוצאות שונות, אנחנו כבר יודעים שהדברים לא משתנים. את זה אני באמת אומרת לך. אתה יושב-ראש שמבין את העניין האלה. קח בחשבון את העניין הזה שלא נחזור על אותו דבר ולא ייצא מזה שום דבר.

נכון, אבל הימים האלה הם ימים לא רגילים. אנחנו ב-30 השנה הקרובות הולכים לבנות פה עוד

אני רוצה רגע להיכנס לעניין הזה של המועצה הארצית. אמר חברי עו"ד שלום זינגר, ובצדק, יש שניים וחצי אנשים במועצה הארצית, אז איך נעביר להם דברים?

זה צריך להיות משהו שאנחנו צריכים לקבל עליו אינפורמציה. תקבלי אבל תצטרכי גם תשובות מהתקופה שאתם הייתם בממשלה. בהחלט. אני ידעתי לבקר גם אז.

זה חשוב להיאמר כי זה בהקשר לוועדת המשנה,

יש ויכוח בין שני הגופים, מי הגוף היציג. יש היום נציגות לאדריכלים. הם טוענים שהם ויש פה ויכוח מי הגוף היציג. אין פה שום ויכוח. יש היום במועצה הארצית נציג לאדריכלים.

לפני עשור פלוס - - - יו"ר הוועדה,

אני לא חושב שזה ייעשה עד כדי כך. כמו שאמרתם, יכול להיות שמי שירצה יכול להתנגד. נגיע לזה.

הדבר הכי חשוב שאני מבקשת מהוועדה הזאת, שאנחנו

היא זרקה את המילה איכות ועל כך אני בדיוק רוצה להרחיב.

אני יודע שרוצים לבנות, רוצים למכור קרקעות, רוצים לפתוח הכול, לשחרר, אבל איכות חייו של התושב, הוא רוכש את הדירה,

כל אחד חושב כמה יותר להכניס בניין,

עוד בניין ועוד בניין ואנחנו לא מסיימים. פשוט אין איכות חיים לאזרח. האזרח פשוט תקוע. הוא לא מוצא את עצמו. מתרוצץ כבודו האזרח כל היום. אני יכול להגיד לך, אצלי בבנייה שלנו באזור ארמון

היועץ המשפטי, בשתי מילים על הסעיף הראשון. הסעיף הראשון שאנחנו נדון בו הוא בנוסח הכחול,

שעוסק בתהליך הסמכת ועדות מקומיות כוועדות עצמאיות. מה שאנחנו נבקש ממשרד האוצר זה קודם כל להציג את תהליך ההסמכה הנהוג היום,

מה מבוקש. המשאבים מוגבלים

אלא אם כן התייחסות או חוות דעת מעת היועצת המשפטית לממשלה לגבי טוהר המידות של חברי הוועדה, לכן בהקשר הזה כשאנחנו מקבלים את הפנייה ממינהל התכנון להסמיך

אי אפשר להסמיך אלא אם כן - - - אוקיי,

אז יכול להיות שיש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים בהסמכה, לא רק בנציגי ציבור. נכון.

אומרת שיכול להיות שיש

אני מסכים.

למה הם מקבלים את ההסמכה ואחרים לא? יש דברים שהם אובייקטיבים, אז יכול להיות שיש רשות שאין לה מספיק יכולת כלכלית

אנחנו מברכים על יוזמה להוריד מהוועדות

אנחנו נשמח מאוד להסיר חסמים. זה מה שהתחלתי לומר לאדוני שנייה לפני שנעצרתי. אנחנו נשמח על הסרה של חסמים במינוי ובהסמכה של ועדות מקומיות עצמאיות וועדות מקומיות עצמאיות מיוחדות. ברור שנברך על זה. אם יש סיבה אחרת נוספת לחסמים שתוארו

אתה יודע מה, משרד המשפטים,

כאילו מישהו בא ואומר, תרחיק את זה ממני, הכול

עם כל הכבוד לחוק ההסדרים, תאמינו לי, זה שווה פי ארבע, כי ברגע שיהיה לך יותר ועדות עצמאיות,

אני חייב משפט אחד בהמשך למה שאתה אומר.

רוצים שגם לכל הוועדות תהיינה סמכויות, אבל זה לא צריך להיות על חשבון דברים אחרים.

גם החוק קובע

עם מערכת שיודעת לאכוף ולהעניש או לקחת את זה כשצריך לקחת את זה. אני מבין ומסכים שלא צריך להיות מצב שיש ועדה שבאמת טובה ומתפקדת כראוי והיא לא מוסמכת.

אז יכול להיות שצריכים למצוא איזושהי דרך.

אבל אני מבקש לישיבה הבאה, איפה משרד הפנים חוץ ממינהל התכנון?

זה פשוט לא לעניין. יש דברים, למשל

תקנים

גם לגבי המשלוח בדואר של כל הדברים, גם לגבי הנושא של ההסמכה של מי - - - אני לא בטוח שכל הבעיות יהיו רק במשרד המשפטים,

ודאי שלא. תמיד זה הולך למשרד המשפטים. בוא נחלק את זה יחד. זה משהו מדבק כזה בין משרדי ממשלה.

כן, לפי שעות. מינימום? לדעתי 200 שקל לשעה.

יכול להיות שחלק מזה שאין מספיק, כי אני לא

אז למה הוא לא יכול להיות תושב עיר שכנה? זה לא ברור הנושא הזה. זה חוזר על עצמו כל הזמן הנושא הזה. זה במן פרשנות מחמירה ביותר

להגיש רשות ציבורית ויכול להגיש בעל עניין בקרקע. ככל שזה נוגע לשטח ולא לבית משותף, מדובר במי שיש בידו

בעלים - - - השאלה עד כמה התופעה הזאת - - - מבדיקה שאנחנו עשינו, שהיא לא בדיקה ממצה כמובן אבל מבחינה מדגמית שאנחנו שאלנו אנשים,

מה זה אומר?

בסדר. במקרה כזה בעת הגשת התוכנית התאפשר למגיש התוכנית להגיע עם הסכמות של 50% מבעלי הקרקע בתחום התוכנית החדש שעליה הוא מגיש את

לא צריך אז רוב, לא צריך 75. אז לא רוצים? אל תגדילו.

לגמרי. לא נאפשר לוועדה המחוזית לדרוש הגדל של קו כחול

זה לקבל סמכות בלי אחריות. זה המשמעות של הדבר.

שבסוף הרציונל בא ואומר שיש מקומות שוועדה מחוזית לא רוצה

אז אני אומר, אם אתה חושב שצריך לצרף - - - אבל אז התוכנית תיקבר. לא, אם אתה חושב שצריך לצרף, תצטרף כמגיש תוכנית. ואם הוא לא רוצה להצטרף אז התוכנית תמות. אז אל תעשה את זה. יופי, אבל זה מה שאני לא רוצה לעשות. אני רוצה לאפשר לשוק הפרטי לתכנן גם במקום שמתכנן המחוז יכול לתקוע אותו, ואני לא רוצה לתת לו

לגרום לתופעה הזאת של תכנון פרטי בייזום פרטי להתרחש.

אתה הצגת את זה שבא יזם ורוצה לקדם תוכנית, בא למתכנן המחוז, אבל זה לא באמת עובד ככה בדרך כלל.

נתן, זה לא צריך למנוע מאיתנו ללכת גם ישירות למחוזית. כמה תוכניות כאלה אתה מכיר שעושים?

אנחנו לא מדברים על דברים נדירים.

אלא ללכת על הדברים המהותיים. אתה לא תעדכן את מהנדס העיר ואת ראש העיר, תלך ישר למחוזי? תוכנית חדשה שאף אחד לא אמר לך לא, אף אחד לא אמר כלום, אתה עוקף

זה ההסדר שקיים היום בחקיקה. אנחנו יודעים שלא נעשה בו הרבה שימוש,

אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אם הוועדה המחוזית חושבת אחרי שבאה תוכנית שצריך להגדיל את הקו הכחול,

תקדמו את זה עם קו כחול יותר גדול אתם כמגישי תוכנית. אם לא, אנחנו נגיש את התוכנית.

צריכים באמת לראות שלא נעשה פה עוול קנייני או דברים מהסוג הזה.

יש עוד נושא שקפץ פה עכשיו, שהוא בכלל סיפור אחר. אם ועדה

מה אתם אומרים? לא צריך שום הסכמה. אנחנו הלכנו פחות קיצוני אבל אנחנו באים לתת מענה לאותה בעיה שאתה תיארת. הצעת החוק שלפנינו באה לתת מענה כפי שהציגו קודם במשרד האוצר, על מצב שבו מגיע יזם, מגיש תוכנית למוסד תכנון בשלב הפרה רולינג,

השאלה שלך האם צריך ללכת ולבקש, כי יכול להיות שמה שיש לך מספיק הוא כבר 50% מכל הקו הכחול החדש. אפשר להגיד עוד משהו? אם המטרה שלנו היא לצמצם בירוקרטיה,

הדרך הפשוטה היא להחליט או 50% או להשאיר את ה-75% כי בכל מקרה הוועדה המקומית או הוועדה

זה נישה של הנישה.

במצב הקיים אין אפילו תוכנית אחת שמוגשת על ידי יזם פרטי שהשיג רוב של

לא, אני רק מציין את זה.

חבר'ה, אין לנו הרבה זמן. אני לא רוצה למשוך את הדברים האלה. זה גם

מאידך גיסא, אני חושב שהמנגנון שהוצג כאן, לא זו בלבד שהוא לא יביא לקידומן של התוכניות אלא הוא עלול לתקוע אותן.

מגיש התוכנית הגיש את התוכנית והמתכנן אמר לו שהתוכנית לא

הוועדה המחוזית חושבת שהמתכנן שלה ממש השתגע, וממש לא היה שום הכרח לעשות את זה והיא חושבת שצריך לחזור לתכנון

שהם יהיו מעורבים בכל התהליך עוד מתחילתו. זה לא כמו היום שהיום למעשה לא מדברים איתו והוא נחשף לזה רק בשלב הסופי אחרי שכבר התכנון מסתיים.

אני מציע שנדבר בינינו בממשלה ונבוא עם עמדה מסודרת בפני

אני מבקש להציג את זה בפרוטרוט,

המצב היום, אפשר לשבת על זה כמה שעות כי יש בערך 20 ומשהו פסקאות

אבל בעיקרון כמובן שאנחנו לא סבורים שיש

אני יודע מה אתה זוכר אבל היא לא כוללנית. אז זה היה תוכנית מתאר. היה כוללת, לא כוללנית.

זה מופיע?

זה תהליך שאנחנו עושים כרגע מול צוות הוועדה. זה עושים בהתחלה, אחר כך מתקנים, דברים כאלה בסיסיים.

יחס לתוכנית שאושרו בוועדה המקומית מכוח

כוללני אתה לא יכול לעשות. אתה יכול תוספת, לא כוללני.

אנחנו מגיעים לסעיף שהוא הופך להיות כל כך מורכב, שאנחנו חוזרים למקום שאנחנו לא מבינים אותו. הרעיון שאמרת לעבור לאחוזים זה רעיון נכון, אבל

אם היא הייתה יכולה קודם ורוצים לתת לה עכשיו, אז רוצים לתת. אם המטרה של היושב-ראש, ושוב, אני הולך לתפיסה הכללית של מה שאמרת בהתחלה. המטרה היא לפשט פה. יכול להיות שבדיון של חוקים ארוכים,

אבל פה בחוק ההסדרים אם אנחנו רוצים לעזור למשבר הדיור, לפשט,

לא לתת.

אני מאמין שהשלטון המקומי יכול וצריך ויודע מה הוא צריך,

אותה. אתה צריך לתת זמן סביר למימוש. לא, אני לא חושב שצריך לתת זמן למימוש.

כל הזמנים למימוש נכשלו לאורך השנים. אני רוצה להתייחס בבקשה לנושא הזה,

בעיקר שאלתי שאלה.

האם זה גם חל על תוכניות התחדשות עירונית ששם הצפיפויות מאוד גבוהות, לפעמים כבר עלולות להפר את איכות התכנון,

סליחה, זה

זה עלה רק עכשיו. אחת לחמש שנים זה קדימה או אחורה? אתה תוכל להוסיף בתנאי שעברו לפחות חמש שנים מאישור התוכנית הקודמת. גם לעכשיו וגם

אני רק אומר, לא כי אני רוצה שיבנו.

עכשיו רוצים לשנות למסחרי ואחר כך רוצים לשנות לייעוד אחר שהוא ציבורי לצורך העניין. כן, אבל אתה עכשיו פותח

אבל זו המציאות שלנו. זו המציאות בכל

מספר פסקאות כאלה.

עניין אחד. אם התוכנית התקפה היא תוכנית טרייה יחסית,

יש הוראה נפרדת שמדברת על כפל מבצעים מכוח אותה פסקה. בדרך כלל החוק פוטר את זה בצורה שהוא

אגב, לחצים לפעמים שהם הכי אנושיים שבעולם. הם לא קשורים לכסף ולא קשורים לכלום. אני כן רוצה שרשות מקומית שבאה וקיבלה את הכוח הזה מאיתנו תבוא ותדע שהיא יכולה להשתמש בו לפחות פעם אחת בחמש שנים ולא איזה משהו שאפשר לשחק

ולא תגביל אותו ב-1,200 מטר. זה מתאים אולי לשכונה באיזושהי עיירה קטנה. רק שוב

כאשר יש צורך לאומי אפילו בדבר הזה. יכול להיות שתשתיות, יכול להיות לכל מיני מטרות כאלה. ברור שצריך לתקן את זה.

חשש נוסף הוא של שימוש בנושא הזה

אם זה לציבורי אין לי שום בעיה בזה.

ציבורי יכול להיות גם תחנה למשתמשים בסמים, יכול להיות גם כל מיני דברים כאלה או אחרים. אף עירייה לא תיתן לעשות דבר

זה הוועדה המקומית צריכה להחליט.

נכון, כמו שעשו בחלופת שקד. כמו הסעיף המנחה שקיים בחלופת שקד.

כמנחה אבל לא כמו הסעיף הקודם של ללכת לעשות פרה רולינג,

לנסוע עם האוטובוס ועוד שלושת רבעי שנה להיפגש עם התוכנית

בעצם יש כאן שני מסלולים מקבלים שאחד מהם, לכאורה יש לו איזושהי עדיפות,

פחות גם מהודק בינתיים. זה בעצם הקושי. יש כאן חקיקה

כל הנושא של השינוי יעוד הוא באמת חדש מאוד. שינוי יעוד כללי שכולל בתוכו את השימושים כמובן. אני חושב שכבר כמה עשורים יש הליך מאוד ברור של תוכניות, ומינהל תכנון יודע לספר את המספרים הרבה יותר טוב

לא נתנו מענה עדיין. חברים, אני מתכוון למשהו אחר. אני מתכוון לתוספת זכויות לציבורי. הם לא מציעים את זה. רק שימושים

הוועדה המקומית משכה את זה אליה ואמרה, זה לא בסמכותכם.

אתה יודע למה.

כאלה. צריך להוסיף קומה לבית ספר.

לא נתת לרשות להשתגע ולהשתולל.

לא באתי ואמרתי לא לתת, אבל חביבי,

נותנים לך להיות עצמאי.

אם זה היה תלוי בי גם הייתי יושב על האישורים האלה

לגבי שטחי ציבור. אני אומר, גם לא לגבי שטחי ציבור כדאי שיהיה לכל עיר תוכנית כוללנית.

תל אביב הצליחה בחלקים. זה לא

אפשר לחשוב על כמה סיבות למה ועדה מחוזית יכולה לעשות דברים שוועדה מקומית לא יכולה לעשות, אבל אנחנו נגדיר את זה. נתייעץ עם הרשות לאכיפת - - - מכל מקום אני רוצה לציין

בממשלה העכשווית אני מתאר לעצמי שירצו להחיל את זה גם ביהודה ושומרון, אי אפשר יהיה לבנות בית אחד, אז קחו את זה

עברייני הבנייה בישראל מתחלקים לשניים. חלק לא קטן מהם נמצאים בהתנחלויות ולכן

בסוף אתה פוסל את האפשרות מלכתחילה שיהיה - - - . אחת הנקודות כדי לשמור על ההיגיון הזה גם כן, לכן דיברנו גם על אחוזי בנייה. יכול להיות שגם צריך להיות אחוזי בנייה לפי מגרשים.

אנחנו מכפילים את עצמנו, עם כזה קריצה לחרדים, זה אתם הסיבה,

זאת אומרת שצריך לשמור על קרקע וצריך לנצל קרקע עד כמה שאפשר בצורה

שש קומות מפוזרים ובניין אחד ריק וקרקע אחת לא מנוצלת או וילה שיושבת שם או דבר כזה, זאת אפשרות לעשות תיקון כדי להביא את זה למצב הקיים. פה אני משתמש במשהו שהוא תיקון פלסטי כדי לעשות ניתוח לא פלסטי אלא ניתוח רב איברים,

אם אפשר אדוני מבלי להתייחס לבקשה של מרכז השלטון

אנחנו לא חושבים שיש חשש כזה.

מעלה את זה בעקבות השאלה

אנחנו מדברים על מגוון רחב של אפשרויות שתמ"א 35 או תוכניות גבוהות במתחם לא נותנות

אז אותו דבר באופן מידתי באותו יישוב בלי לשנות את אופיו. אני רק אבהיר שוב. ההערה שאני התייחסתי אליה היא הערה שהתייחסה לסעיף במתכונתו

אני מגיע כל כך ענייני לדברים הללו.

יש עוד הערות לסעיף הזה או שאפשר לעבור? יש עוד הערות לסעיף הזה, לפסקה הראשונה? רק הערה אחת

אנחנו נצטרך להגיד לך את זה בסוף.

אני אבקש ממך, תני לי הצעה שלך לעניין הזה, בסדר?

סתם בשביל הספורט. תקבל בשביל הספורט. אבל חינם. זה בחינם. אני יוצאת מגדרי, תקבלו את זה

אנשים בארצות הברית נוסעים שעה וחצי לעבודה.

אנשים ירצו לגור בדימונה ולנסוע ברכבת אחר כך שעה לתל אביב.

יש לי רגישות מאוד גדולה לתל אביב כמו שאתה יודע. תצא מזה. אני רק רוצה לומר לך שגם ים וגם

אבל זה מה שאני אומר.

נופלים פה רשויות סתם. רשות, אתה יודע איך הופכת להיות עצמאית? לא רק הסכם הבראה.

בזמנו,

הבנתי, הבראה זה כמו ניתוח. ניתחת, החולה יצא. עכשיו צריך

ואז לדימונה יהיה כסף להביא מהנדסים מעולים שיעשו תכנון מעולה. אז תביאו את הכסף. בענק אתם טועים.

או לחילופין תקריסו את כל השלטון המקומי ובזאת תבוא עליכם הברכה. אם

זה נקרא בעגה חלקה א' שבה אפשר לבנות את מבנה המגורים הראשי,

החקלאי,

לול וכו', לכן זה הוגדר כאזור מגורים בנחלה שבו אפשר לעשות

לכן ההצעה היא להעביר את זה לוועדה המקומית, שהיא תוכל לעשות את החלוקה של הנחלה.

אנחנו חושבים שכדי לשקף את המצב הקיים שבו בעצם מתאפשרת בנייה של שני בתים נוספים על שני מגרשים

אני לא אתחיל מהזמן העתיק אבל בוא נגיד ב-20 שנה האחרונות או משהו כזה אפשר היה לפצל מגרש מנחלה.

לא רק שאין מניעה.

עכשיו אני שואל רגע שאלה שקשורה ולא קשורה. האם הנושא הזה של שימוש ציבורי,

לא בכל

אם אתה מדבר על המגרש המפוצל וזה בהסדר, אז הכול יתנהל לפי הכללים,

מה זה אומר? שאל היושב-ראש האם אפשר לפצל מגרש לצורך

מבחינת מועצת

אני אבדוק כל מה שצריך. רציתי להגיד נקודה אחת שהיא קשורה לנושא הזה אבל גם היא

כיוון שאנחנו מדברים גם על ועדות שלא תמיד יש להן את היכולת באמת לקדם תוכניות - - - במקומות האלה של הנחלות וכו'. כל מיני מועצות כאלה או יישובים שאין להם את היכולות,

צריך להשאיר את הסמכות כסמכות מקבילה שאפשר לעשות את זה גם במקומית וגם

שיבוא עם נתונים גם. לא שרק יבוא אדון ביטון. לכן ביקשתי שאדון ביטון יבוא עם נתונים כמובן, בגלל שאני כל הזמן צובט את עצמי על זה שאנחנו יושבים כאן נציגי ממשלה ונציגי כנסת ויש מושג שנקרא ועדות

ויש כאלה. ויש כאלה ולכן צריך לפתור את זה מהשורש. זה היה צריך להיות בחוק ההסדרים מנצנץ.